היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (חיילות בשירות קבע) (תיקון) (הגנה לחיילת או חייל עקב לידה או טיפולי פוריות), התשע"ח 2017, של חברת הכנסת יוליה מלינובסקי וקבוצת חברי הכנסת. לדיון מוקדם: החל בהצעת חוק פ/4745/20 וכלה בהצעת חוק פ/4766/20, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, זכאות לקבלת קצבת זקנה לעובד עצמאי), התשע"ח 2017, מאת חברי הכנסת יאיר לפיד, מיקי לוי ואלעזר שטרן; הצעת חוק לקידום המִחזור בישראל (תיקוני

התשע"ח 2017, מאת חברי הכנסת משה גפני, מכלוף מיקי זוהר, אחמד טיבי, מיקי רוזנטל,

איילת נחמיאס ורבין,

הצעת חוק יום ציון לאומי לתרומתה ופועלה של העדה הדרוזית,

בדבר מניעת כפל מס ומניעת התחמקות ממיסים, בזיקה למיסים על הכנסה ועל הון, אמנה בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של אזרבייג'ן בדבר מניעת כפל מס ומניעת התחמקות ממיסים, בזיקה למיסים על הכנסה, אמנה בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של אוסטריה בדבר מניעת כפל מס ומניעת התחמקות ממיסים,

שבא מאוחר מדי, מעט מדי, רפה למדי. אני קורא לכולם לאפשר לנשיא המדינה לעשות את תפקידו בצורה ערכית, כפי שהוא מחויב לעשות זאת, והוא עושה זאת טוב יותר מכפי שהציפיות היו ממוסד הנשיאות. ולכן, מותר לי לבקש כאן: שומה על השרים שלא להשתלח ולא לקעקע את אמות הסיפים, ולא לפגע בהסתה משתלחת בנשיא המדינה, ולאפשר לו לעשות את עבודתו נאמנה. תודה רבה, אדוני. תודה לחבר הכנסת זוהיר בהלול. חבר הכנסת מסעוד גנאים,

חבר הכנסת אכרם חסון. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, לצערי, זאת לא הפעם הראשונה שאני מעלה בכנסת את התופעה המבישה, תופעת האלימות נגד מורות ומורים בבתי הספר. אלימות נגד מורות ומורים היא שיחה שבועית ואולי יומית, משום שיש מקרים שאנחנו לא יודעים עליהם והם לא מדווחים. הייתה תוכנית לפני כמה ימים בטלוויזיה שהראתה את מידת האלימות ואת אחוז האלימות הגבוה נגד מורים ומורות. העובדות והנתונים בשטח מסוכנים ומפחידים. חברה שרוצה עתיד בריא ובטוח לבניה צריכה להיות מודאגת מאלימות נגד מורים, כי מורה מותקף, מאוים, הוא מורה מושפל, הוא מורה שלא יתרום לא לחינוך ולא ללימוד לילדינו. אם המורה בסכנה, אז גם הילדים שלנו בסכנה וגם העתיד שלנו בסכנה.

צריך להחזיר את הכבוד ואת הביטחון למורים שלנו, וצריך גם להחזיר להם את המקום שאמר עליו המשורר הערבי, (אומר בערבית: הנסיך של המשוררים,) אחמד שאוקי, בשיר שלו: (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: "קום לַמורה, חוש כלפיו יראת כבוד / המורה, כמעט שהוא נביא / היודע אתה על מישהו מכובד או נערץ / מזה שבונה ומטפח נפשות ומוחות.")

תודה לחבר הכנסת מסעוד גנאים. חבר הכנסת אכרם חסון, בבקשה, אדוני. אחריו, חברת הכנסת לאה פדידה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, היום הייתה אצלי קבוצת נציגות ממג'דל שמס ומבוקעאתא וממסעדה ומעין קנייא, מהכפרים הדרוזיים, והתלוננו על זה שמאז 1973 עדיין שטחים נרחבים, אלפי דונמים, מלאים במוקשים מאז המלחמה ב-73'. כמובן, חלק מהאנשים גם נפגעו מהתפוצצות מוקשים שם.

חלק מהאוכלוסייה לא יכולה להיכנס לאדמות הפרטיות שלה, כי הכול מסביב מוקשים, ומצד אחר אנחנו מאבדים הרבה אדמות. אפשר לנצל את האדמות האלה אם משרד הביטחון ישכיל ללכת ולהוציא את כל המוקשים, לנצל את זה לשכונות לזוגות צעירים, לתת אפשרות להרחיב את התעסוקה והתעשייה ולהקים אזורי תעשייה שם, וגם לאפשר לכלל האזרחים להיכנס ולעבד את האדמה ולפתח אותה. אנחנו כל הזמן מדברים על מצוקת האדמות, אדוני היושב-ראש, אבל שם יש אלפי דונמים. יש עודפים שיכולים לשרת גם את היישובים היהודיים וגם את היישובים הדרוזיים שנמצאים ברמת הגולן. אני חושב שקצת השקעה ותשומת לב, הגיע הזמן, מאז 1973 עד עצם היום הזה, לקחת החלטה אמיצה ולתת אפשרות לתושבים לקחת עבודת קרקע שתיטיב איתם ועם בניהם ועם נכדיהם.

תודה לחבר הכנסת אכרם חסון. חברת הכנסת לאה פדידה. אחריה, חברת הכנסת עליזה לביא. אדוני יושב-ראש הכנסת, חברי וחברות הכנסת, אני נאלצת לקרוא מדף, כי אפילו קשה לי לחזור על המילים האלה: גבר צריך לראות את עצמו גדול בפוטנציאל, כי הוא יכול לספק מינית כמו קוף גדול, ויש לו הרבה קופיפות לידו שצריכות לספק את היצר המיני שלו. את הדברים האלה אומר הרב ליטמן, מנהיג תנועת קבלה לעם. הכיצד? הכיצד במדינת ישראל, שהגוף המחוקק הזה אומר "לא לאלימות", אנחנו נותנים למנהיג שמקבל תקציב, בתנועה הזאת, לדבר בשפה הזאת? הכיצד שרים בממשלת ישראל, מירי רגב וכץ, משבחים את מנהיגותו ואת עבודתו של מי שאומר שכל תפקידנו, הקופיפות, הוא לשרת את הקוף הגדול? אני לא רוצה לתהות באיזה תקן מירי רגב ובאיזה תקן השר כץ, קוף או קופיף, אבל אני מבקשת מהבית הזה לגנות את האמירה הזאת, ושלא יהיו יותר נאומים כאלה או אמירות כאלה, לא בבית המחוקקים ולא מחוצה לו. תודה. תודה לחברת הכנסת לאה פדידה. חברת הכנסת עליזה לביא, בבקשה, גברתי. אחריה, חבר הכנסת סאלח סעד. תודה, אדוני היושב-ראש.

חבריי חברי הכנסת, השבוע אנחנו מציינים את שבוע המאבק נגד אלימות נשים. אדוני היושב-ראש, האלימות סביבנו בכול: נגד מורים, נגד נשיא המדינה, נגד נשים,

מה קרה לנו? אי-אלימות, אי-אלימות זה הכוח החזק ביותר שיש לנו כבני אדם. מאיפה למדנו להתנהג בצורה כל כך בוטה ואלימה? הדברים נאמרים גם כאן על ידי נושאי משרה בבית הזה, בממשלה. אני קוראת לך, אדוני היושב-ראש, לפתח אמנה בינינו, באי הבית הזה,

על מה מתחייבים לא לדבר, אחרת איך אפשר לבוא ולדבר על אוכלוסיות אחרות? אנחנו שומעים פה התבטאויות, אדוני, שהן לא תיאמנה. מחר אנחנו נציין כאן במליאה את היום המיוחד של כנסת ישראל למאבק באלימות נגד נשים, והבוקר השקתי יוזמה חדשה בקרב קוסמטיקאיות שתיתן להן כלים לזהות אלימות אצל המטופלות שלהן, ובכך לסייע. אז לתת המלצות,

אנחנו יודעים, אבל מה איתנו? אני יודעת שאתה שותף לדעה הזאת. בוא נעשה מעשה ונבנה פה אמנה בינינו לבין עצמנו. אי-אפשר עם השפה הזאת, שבסופו של דבר, חלילה, עלולה לפגוע בחיי אדם.

תודה, חברת הכנסת עליזה לביא. הבעיה היחידה היא שבכל פעם שאני מוביל מאבק כזה הגב נורא כואב, כי מכל היריות בגב שיורים בי ח"כים אני כבר קצת התייאשתי.

התייאשתי מלהוביל את זה.

כולל בעצם היום הזה. חבר הכנסת סאלח סעד, בבקשה,

ואחריו, חבר הכנסת יואב בן צור. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אתמול סיירתי במועצה אזורית עמק יזרעאל, נכנסתי ליישוב מוסדר ששמו מנשייה זבדה, וראיתי איזה יישוב בדואי מוסדר בצפון הארץ, שמבחינת סידור של יישוב אין לו שום בעיה. יש שם שלושה אזרחים ותיקים בני 50 ו-40, ו-55 שיש להם בתים בתוך מנשייה זבדה, גרים שם 70 ומשהו שנים, יש להם רפתות, והם עובדים עבודה קשה מאוד, הילדים שלהם יוצאי צבא, ופשוט מינהל מקרקעי ישראל מנסה לפנות אותם בכל כוח. היו בבתי המשפט, עברו דיונים ארוכים, ימים ולילות. מינהל מקרקעי ישראל דורש לפנות אותם עד סוף החודש. אני חושב שכאן יש מקום להתערבות מסיבית של כנסת ישראל, של האחראים, למנוע ממינהל מקרקעי ישראל לפנות את התושבים האלה. אלה אנשים נאמנים, אזרחי מדינת ישראל, שצריך למצוא להם סידור, לא חלופי, למנוע ממינהל מקרקעי ישראל לפנות אותם.

תודה לחבר הכנסת סאלח סעד. חבר הכנסת יואב בן צור, בבקשה, אדוני. אחריו, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רק רוצה להקריא לכם סיפור שכתבה לי אישה אחת אחרי שהייתה בביקור באיי סיישל. היא אומרת שהיא הכירה שם איזו אישה שהזמינה אותה לבקר בביתה, וכשהיא הגיעה לביתה, שם היה השוס הגדול שהיא ראתה. בביתה של האישה גרה אימה הקשישה. באיי סיישל בן שמחזיק את הוריו הקשישים או אימו או אביו הקשישים מקבל שכר בגובה משכורת של מורה. אחת לחודש מגיעה עובדת סוציאלית ובודקת את מצב ניקיון הבית, מצב המצעים, הסדינים, האוכל, מדברת עם הקשיש,

אם הוא בסדר היא משאירה אותו,

הוא עובר לילד אחר. היא אומרת שנוצר מצב שהילדים ביניהם, במשך החיים של ההורים, מתחרים מי יתנהג טוב יותר עם ההורים, כדי שההורה שיגיע לגיל זקנה ירצה להיות אצלו בבית. הקשיש שנמצא בבית של הבן נהנה מהנכדים, נהנה מחברה, נהנה ממקום טוב. יכול להיות, בואו ננסה לאמץ את הדבר הזה. לא נצטרך את כל הרדיפות אחרי ביטוח לאומי לסיוע כזה ואחר, ובא לקשיש גואל.

תודה לחבר הכנסת יואב בן צור. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. אחריה, חבר הכנסת מוסי רז. תודה, כבוד היושב-ראש. היום התקיים דיון באחת הוועדות, בוועדה לצדק חלוקתי, תחת הכותרת הטרדות מיניות בפריפריה. התגלה לעינינו, ואני שלחתי לכבודו מכתב בנושא, נתגלה לעינינו שההזמנה הייתה גם לארגון להב"ה וליושב-ראש הארגון הזה, שיוגשו נגדו כתבי אישום על הסתה חמורה. המטרה הייתה לקיים דיון שכבר התקיים במשכן הזה, שכל מטרתו הסתה נגד האוכלוסייה הערבית. בימים האלה, כשאנחנו עומדות מול מהפכה בנושא של הטרדות מיניות, בחשיפה של הטרדות מיניות, כאשר רוב הסיפורים שמתגוללים בימים האחרונים הם נגד השמנת שבשמנת בין אזרחי מדינת ישראל, באה ועדה להסיט את הדיון למקום שמבזה את הבית הזה, מבזה את המשתתפים בדיון הזה, ומשתמש שוב בנשים שסובלות מהטרדה מינית משתמש בהן, בגוף שלהן, בסבל שלהן, כדי להסית בצורה גזענית. הטרדות מיניות הן דבר חמור ביותר, והן מתבצעות על רקע של מאבק אלים של מגדר אחד נגד מגדר שני, ואין להן שום קשר לנושא של מאבק לאומני זה או אחר.

חבל שהבית מאפשר דברים כאלה. תודה לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. חבר הכנסת מוסי רז, בבקשה, אדוני, ואחריו, חבר הכנסת איציק שמולי. אדוני היושב-ראש, חברת וחברי הכנסת, חברות נשים עושות שלום החשובות שביציע, עברנו 48 שעות קשות מאוד של הסתה. אני רוצה לציין לטובה, אדוני היושב-ראש, את הדברים החשובים שלך כנגד ההסתה הזאת. אבל ההסתה הזאת התחילה כבר לפני 48 שעות, בצאת השבת, עם הדברים של סגנית שר החוץ כלפי שוברים שתיקה וההאשמה שלהם כבוגדים, והמשיכה בהסתה הפרועה כנגד נשיא המדינה על החלטתו הצודקת. אני רוצה להגיד כאן: אסור להשתמש בפועל הזה בג"ד, בטח לא כנגד נשיא המדינה, בטח לא כנגד אזרחים הגונים, בטח לא כנגד תנועה של חיילים ששירתו שירות קרבי ומביאים את עמדותיהם, גם אם אולי פעם טעו, גם זה יכול לקרות, מביאים את המידע שהם ראו, גם אם אולי פעם טעו בהבנת הדבר הזה. אסור להשתמש בדברים האלה. ההסתה הזאת כבר הובילה אותנו פעמיים לרצח פוליטי, רצח אמיל גרינצווייג ורצח ראש הממשלה יצחק רבין. בואו נעצור כאן לפני שיהיה מאוחר. תודה לחבר הכנסת מוסי רז. חבר הכנסת איציק שמולי, בבקשה, אדוני. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. ראשית, אני רוצה לברך את האורחות שלנו ביציע. אני רואה את מלי ואת שאר החברות שהחלו לפקוד שבוע אחר שבוע את הכנסת. גם את הכנסת וגם את הפעילות הציבורית שלכן, היו ברוכות. אתן מביאות לנו הרבה מאוד כבוד, גאווה, השראה. הלוואי שהמאבק הזה יצליח ונראה שלום בימינו. אני רוצה לנצל את חצי הדקה, אדוני היושב-ראש, ולהעלות פעם נוספת את האתגר האדיר, האתגר הסיעודי שעומד לפתחנו. אנחנו מתקרבים לרגע ההכרעה, ואנחנו צריכים להגיד בקול ברור: אם לא יהיה ביטוח סיעוד ממלכתי במדינת ישראל, כל התחום הזה ייפול לקשישים שלנו על הראש. היום להחזיק בן אדם סיעודי בבית זה בין 8,000 ל-10,000 שקל. בבית אבות זה יכול להגיע גם עד 20,000 שקל. ברגע האמת אזרח במדינת ישראל מגלה שהוא לבד, ומי שצריך לתת לו את שכבת ההגנה הראשונית זה המדינה. תודה לחבר הכנסת שמולי. עד כאן נאומים בני דקה. חברי הכנסת, אנחנו עוברים לחקיקה. הצעת חוק ליישום ההסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה היוונית בדבר המעמד של כוחותיהן, התשע"ח 2017, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. יציג את ההצעה יושב-ראש ועדת חוץ וביטחון חבר הכנסת אבי דיכטר. אני מבין שלכבוד כניסת חודש כסלו אנחנו מסדירים את הכוחות הצבאיים של ישראל ויוון. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה,

מדובר בשתי הצעות חוק. אתה רוצה להציג את שתיהן ונצביע בנפרד? אני חושב שהן מאוד דומות.

תן לי,

להכריז שיושב-ראש ועדת חוץ וביטחון יציג גם הצעת חוק ליישום ההסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של קפריסין בדבר המעמד של כוחותיהן, התשע"ח 2017, גם כאן לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. נצביע ודאי בנפרד. תודה, אדוני היושב-ראש. באמת זמנה של הכנסת יקר,

מאחר שמדובר בשני חוקים דומים שלמעשה האחד נגזר מהשני, נכון להתייחס לשניהם כמקשה אחת. אני מתכבד להציג לקריאה שנייה ושלישית שתי הצעות חוק: הצעת חוק ליישום ההסכם בין ממשלת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה היוונית בדבר המעמד של כוחותיהן, התשע"ח 2017, והצעת חוק ליישום ההסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של קפריסין בדבר המעמד של כוחותיהן, התשע"ח 2017. ביולי 2015 נחתם הסכם בין ממשלות ישראל ויוון שנועד להסדיר היבטים משפטיים ולוגיסטיים הכרוכים בשיתוף פעולה ביטחוני בין המדינות. בפברואר 2016 נחתם הסכם דומה עם ממשלת קפריסין. הן יוון והן קפריסין כבר אשררו את ההסכמים, וכדי שייכנסו לתוקף, אף על ישראל לאשררן. לפי ההסכמים, כוחות צה"ל ועובדים של מערכת הביטחון יוכלו להתאמן בשטחי יוון וקפריסין לבושים במדיהם תוך כדי נשיאת נשקם. כמו כן, הכוחות יורשו להשתתף בפרויקטים של מחקר ופיתוח, וכלי שיט וטיס צבאיים יוכלו לעגון או לנחות בשטחיהן. על פי עקרון ההדדיות, כוחות של צבאות יוון וקפריסין יוכלו להתאמן בצורה דומה: להשתתף בפרויקטים של מחקר ופיתוח בשטח ישראל, וכלי שיט וטיס יוכלו לעגון או לנחות בשטח מדינת ישראל. ככלל, לא כל הסכם בין-לאומי שממשלת ישראל היא צד לו טעון הליך חקיקה, אולם בהסכמים עם יוון וקפריסין נכללות הוראות הקובעות הסדרים השונים מהדין הישראלי. כך, למשל, אדוני היושב-ראש, מצב שבו ציוד מסוים המובא לישראל, על פי הדין הישראלי הוא טעון תשלום מס. לפי ההסכמים, הציוד שיביאו עימם הכוחות הצבאיים יהיו פטורים מתשלום זה. מאחר שההסדר שונה מהוראות החוק בישראל, יש צורך בחקיקה שתתיר חריגה זו. דוגמה נוספת להוראה הקיימת בהסכם שאינה דומה להסדר הישראלי מתייחסת לסמכות השיפוט. על פי ההסכמים, במקרה שחייל יווני גרם בזמן אימון צבאי הנערך בישראל נזק לציוד של אזרח ישראל, לא יחולו עליו דיני הנזיקין הרגילים החלים בישראל, ויחול ההסדר המפורט בהסכם. לעומת הוראות אלו, נקבע שלגבי ההוראות בדבר סמכות השיפוט הפלילית לא יהיה תוקף של חוק, והן יוסדרו בהנחיות היועץ המשפטי לממשלה. לפי ההסכמים, קיימת זכות ראשוניות למדינה השולחת להפעיל סמכות שיפוט פלילית על הסגל שלה ביחס לעבירות פליליות שבוצעו כלפי איש סגל מאותה מדינה. כך, למשל, במקום שבו חייל צה"ל, במסגרת תפקידו הרשמי, נחשד בביצוע עבירה פלילית כלפי חייל צה"ל אחר על אדמת קפריסין, למדינת ישראל תהיה זכות ראשונית להעמידו לדין. אך במקרה שבו בוצעה עבירה שלא במסגרת התפקיד הרשמי ולא כלפי איש סגל המדינה השולחת או רכושו, תישאר הסמכות בידי המדינה המארחת. במהלך דיוני ועדת החוץ והביטחון הופיעו לפניה גורמי ממשלה שונים. נציגי משרד החוץ הדגישו את החשיבות הרבה שיש בחתימה על הסכמים אלו כהמשך לחיזוק היחסים הדיפלומטיים הקיימים בין מדינת ישראל למדינות יוון וקפריסין. לשם המחשה, אדוני היושב-ראש, מראשית הקמתה ועד היום חתמה מדינת ישראל רק פעם אחת על הסכם דומה. היה זה ב-1993, ההסכם עם ארצות הברית. ליתר דיוק, הוא נכנס לתוקף ב-1993. להצעת החוק לא הוגשו הסתייגויות, ולכן אבקש מחברי הכנסת לאשר את שתי הצעות החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית.

תודה רבה ליושב-ראש ועדת חוץ וביטחון. אני יכול רק לצרף לפרוטוקול את דעתי שההסכמים חשובים.

התקיים מפגש טרילטרלי עם ראשי הפרלמנטים של שתי המדינות האלה, יוון וקפריסין, וזה הנושא שגם הן העלו מולי במפגשים. הצעת חוק ליישום ההסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה היוונית בדבר המעמד של כוחותיהן, תשע"ח 2017, בקריאה שנייה. מי בעד? מי נגד? נא להצביע.

זו קריאה שנייה. 12 בעד, אחד נגד, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק אושרה בקריאה שנייה כנוסח הוועדה. אנחנו עוברים לקריאה שלישית. בבקשה, מי בעד?

אפשר להצביע. החוק ליישום ההסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה היוונית בדבר המעמד של כוחותיהן, התשע"ח 2017, נתקבל. 11 בעד, אחד נגד, אין נמנעים.

אושרה כנדרש בשלוש קריאות. אנחנו עוברים להצעת חוק ליישום ההסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של קפריסין בדבר המעמד של כוחותיהן, התשע"ח

בעד, 10, נגד, 2, אין נמנעים. אני קובע שהצעת החוק

בעד, 12, שניים נגד, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק אושרה כנדרש בשלוש קריאות. אנחנו עוברים לנושא הבא: הצעת חוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס' 7,

1954. החוק נועד לטפל בתופעת ההסתננות רחבת ההיקף שעימה מתמודדת ישראל בשנים האחרונות. השלכותיה של התופעה באות לידי ביטוי, בין היתר, בפגיעה במרקם החיים בחברה הישראלית, פגיעה בשוק העבודה, צמצום המשאבים במערכות שונות, דוגמת מערכות החינוך, הבריאות והרווחה, השמורות לאזרחי ישראל ותושביה השוהים בה כדין, הגברת הפשיעה באזורים שבהם מרוכזים מהגרים בלתי חוקיים. הוראות השעה בנוסחן הקיים עניינן בכמה הוראות חוק המוצאות ביטוי בחוקים שונים, שמטרתן יחדיו לפעול לצורך הוצאת המסתננים ממרכזי הערים. כך, הוראות השעה קובעות הליך לטיפול במסתננים חדשים והסדרת השמתם במשמורת, עיגון הקמתו וניהולו של מרכז השהייה חולות, קביעת איסור על הוצאת כספים מישראל, הטלת קנסות מוגדלים על העסקת מסתננים שלא כדין וכיוצא בזה. ביום 16 בדצמבר 2017 עתידות לפקוע הוראות שונות בחוק למניעת הסתננות אשר תוקנו כהוראות שעה.

הוחלט לפעול לחיקוק חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראות שעה), התשע"ח 2017. החוק מבקש להאריך את תוקפן של ההוראות השונות, וישנה שונות במשך הזמן המבוקש להאריך כל הוראה והוראה, כמפורט להלן:

מבוקש להאריך את תוקפו של פרק ד' לחוק למניעת הסתננות, שעניינו מרכז השהייה למסתננים, למשך כשלושה חודשים. בתקופה זו ייבחן הצורך בקיומו של מרכז השהייה, בין היתר בהינתן הרצון לפעול לקידום יציאתם של המסתננים למדינה שלישית היישר ממרכזי הערים, נוכח ההסכמים עם מדינות שלישיות שאליהן מגיעה מדינת ישראל בעניין הוצאת מסתננים.

מבוקש להאריך את האיסור על הוצאת רכוש מישראל בידי מסתננים למשך כשנה. בתקופה זו תיבחן האפקטיביות של האיסור, וכן השפעתו על התכליות העומדות בבסיסו.

מבוקש לפעול להארכת תוקפן של יתר הוראות השעה המעוגנות כיום, ובהן הליכי הטיפול במסתננים חדשים, אופן הוצאת צווי גירוש, הסדרת מדיניות אכיפה ייעודית וייחודית לאוכלוסיית המסתננים וכיוצא בזה, למשך כשלוש שנים. לצד ההארכות המבוקשות, ולאור הניסיון שנצבר, מוצע לתקן את הנוסח הקיים בשני עניינים עיקריים: התיקון הראשון, תיקון סעיף 32כ(ד), אשר עניינו העברה למשמורת של מסתננים אשר הפרו הגבלות לעניין האזור הגיאוגרפי, באופן שיאפשר אכיפה של הגבלות גיאוגרפיות גם ביחס למסתננים אשר לא הוצאה כנגדם הוראת שהייה שבוטלה או פקעה מאז. יצוין כי תיקון זה למעשה מתיישב עם תכליותיו של חוק זה, ובהן רצונו של המחוקק ליתן כלים אשר יאפשרו צעדים להוצאת המסתננים ממרכזי הערים. התיקון השני, תיקון המונח "מסתנן" כך שהן הקנסות המינהליים והן הענישה הפלילית הקבועים בחוק כלפי מעסיקיהם של מסתננים יהיו גם כלפי מעסיקי מסתננים אשר אוחזים ברישיון זמני לישיבת ביקור שניתן להם לפי סעיף 2(א)(5) לחוק הכניסה לישראל ואשר עובדים בניגוד להגבלות לעניין האזור הגיאוגרפי הקבוע ברישיון. אני קורא לחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק.

תודה לסגן שר הפנים חבר הכנסת משולם נהרי. אנחנו מייד נתחיל בדיון, אבל לפני זה, אני רוצה לקבל בשמכם בברכה משלחת של שמונה עובדי פרלמנטים זרים שמגיעים אלינו מאירלנד, מדרום קוריאה, מצ'כיה ומקנדה. עובדים אלו מייצגים את הפרלמנטים שלהם במסגרת תוכנית חילופי עובדים שמטרתה לקיים תהליכי למידה הדדית ולהעמיק את ההיכרות בין עובדי הכנסת למקביליהם בעולם. הם נמצאים בכנסת לסמינר של ארבעה ימים שבמהלכו ייחשפו לכלל היבטי עבודת הכנסת ולתהליך החקיקה בישראל. אני מאחל להם ביקור מוצלח. ברוכים הבאים, Welcome to the Knesset. אפשר למחוא כפיים, כן. מגיע להם. אנשים עובדים

(מחיאות כפיים) חברי הכנסת, אנחנו פותחים את הדיון. ראשונת הדוברים היא חברת הכנסת תמר זנדברג. בבקשה, גברתי.

יהודה גליק, מרב בן ארי, מרב מיכאלי, איציק שמולי וכן הלאה,

אני סוגר את הרשימה. אחרוני הדוברים שנרשמו הם מוסי רז ואילן גילאון. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. האמת היא שהייתי מתייחסת לגופו של עניין, כי נדמה לי שבליכוד דווקא התחיל איזה קמפיין חדש נגד שר פנים לשעבר, שאולי חוזר ואולי מאיים פה על איזה כמה טוענים לכתר, אז החליטו לסגור את חולות בזמן שאין דבר כזה הרי לגרש אנשים שנמצאים תחת צו הגנה קולקטיבי והם לא בני גירוש, וגם אין דבר כזה לכלוא אנשים ללא הגבלת זמן בלי משפט, סתם ככה. הדבר הזה הוא קשקוש, ואפילו השר לביטחון פנים, שיזם את הגאונות הזאת, אמר: טוב,

אם לא שלושה חודשים, אז עוד שלושה חודשים ועוד שלושה חודשים. זה הכול כלום ושום דבר, ואתם יודעים את זה. אבל יש לי משהו אחר להגיד, לאור חצי השעה האחרונה, לצד הזה: המחנה הציוני, מה קרה לכם? אתם מחנה ציוני או המחנה המגרש או המחנה הפופוליסטי? אתם השתגעתם? זה כבר לא טקטיקה, זה כבר לא לגייס קולות, זה כבר לא איך ננצח בחירות, זה הערכים הכי בסיסיים, זה היכולת להבדיל בין טוב לרע, זה היכולת לעמוד מול החלטה מוסרית ולהגיד: אנחנו בוחרים בטוב על פני הרע. זה עד כדי כך פשוט. השתגעתם? אתם עושים ישיבת סיעה, ושם אתם בוחנים מחדש את הערכים שלנו, האם נגרש בני אדם? האם נעמוד מנגד כשאנחנו, מדינת מהגרים, העם הנבחר, מתדפקים על דלתנו אנשים בסכנת חיים, ואנחנו סוגרים את הדלת כי ההמון דורש, כי אולי אנחנו חושבים שזה יביא לנו איזה קול וחצי? אנחנו השתגענו? מה ההבדל ביניכם לבין מירי רגב ואורן חזן? תסבירו לי. אין שום יכולת להפעיל טיפת מוסר, טיפת שכל בסיסי? הכול לקול צהלות ההמון, ואולי מישהו יתבלבל ויעבור בסביבה ויצביע בטעות אבי גבאי? ונניח שיעשה את זה, אז מה זה יהיה שווה? מה תהיה שווה ההצבעה הזאת? מה יהיה שווה המנדט הנוסף הזה, אם בסופו של דבר אנחנו נקבל את הגרועים שבגרועים שבפופוליסטים? תכף אתם תשימו את הנשיא בכאפיה, כי זה מה שהציבור רוצה, וזה מה שאתם חושבים אולי שיביא מנדטים. תתביישו לכם. אתם לא מייצגים אותנו, וזאת לא אופוזיציה שמייצגת אותנו, לפחות, אלה שלא שכחו שיש כאן גם כמה ערכים בסיסיים לפני הפוליטיקה ולפני הטקטיקה ולפני הקולות.

תודה לחברת הכנסת תמר זנדברג. חבר הכנסת יהודה גליק, בבקשה, אדוני. אחריו, חברת הכנסת, חברים יקרים, אתם רוצים לעזוב את היציע? אתם רוצים לעזוב את היציע? נבקש מן הסדרנים לפנות אתכם? מה זה היה? פעם שלישית שאני מזהיר. לא, אתם יודעים מה?

תצאו, בבקשה תצאו. אני לא רוצה להפעיל את הסדרנים. נא לצאת מן היציע. כל מי שמחא כפיים, אני מבקש לצאת מן היציע.

נראה לי שזה אנשים, שיצא אולי לא בכוונה. לא, לא, אני ביקשתי להבהיר. יודעים טוב מאוד. נא לצאת מהיציע. מי שמחא כפיים, נא לצאת מהיציע. תן עוד צ'אנס, חבל.

באות לכאן כל יום שני. מצוין. שלוש פעמים הזהרתי, מספיק. זה לא קרקס.

אנחנו עוד עלולים לקחת את זה ברצינות,

אבל זה לא היה שלוש פעמים. שלום פעמים זה היה, והם לא חברי כנסת, טרם נבחרו. פעם שלישית אני מזהיר.

בבקשה, אדוני, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חבריי, גברתי השרה, השרים, חבריי וחברותיי מן הקואליציה ומן האופוזיציה, המתוקים והמתוקות, ראשית, לגבי החוק.

גברתי תמר זנדברג, לא איכנס לוויכוח שלך עם המחנה הציוני.

אני בהחלט לא. אתם רשאים לתקוף זה את זו. את הר הבית. זה מביא קולות. בעניין ההסתננות לישראל, גברתי, לא להפריע לי, תודה.

בעניין ההסתננות, אין שום ספק שחובתנו כמדינה יהודית לפתוח את שערינו. זה ערך ציוני יהודי בסיסי. אני ודאי לא שכחתי מה זה להיות יהודי, וזה ערך ציוני ויהודי לקלוט לתוכנו פליטים.

מסתנני עבודה שמנצלים את טוב ליבנו ופוגעים באוכלוסייה הישראלית, אין ספק שמחובתנו להיאבק כנגד התופעה הזאת, שהולכת ומחמירה. ברוך השם, הממשלה הזאת בנתה גדר ומנעה כניסת מסתננים נוספים, ואנחנו צריכים בהחלט להוציא את אלה שנמצאים פה שלא כחוק. לכן, אני בוודאי תומך בחוק. בהזדמנות הזאת אני מבקש להעלות על נס נושא שמסעיר את הציבוריות הישראלית ב-24 השעות האחרונות. מוריי ורבותיי, מותר בישראל שלא להסכים זה עם זה, מותר אפילו שלא להסכים עם הנשיא, מותר אפילו לחשוב שנשיא המדינה טעה, מותר לחשוב שהוא טעה בשיקול הדעת. אסור, אסור להשתלח בנשיא המדינה, אסור לעשות דה-לגיטימציה להחלטתו. אסור בשום פנים ואופן להגיד שהוא קיבל את החלטתו כדי למצוא חן, כי ברגע שאת אומרת את זה אז את פוגעת בלגיטימציה של ההחלטה שלו. מותר לך לחלוק על שיקול הדעת שלו. זו זכותי לדבר כמו שזאת זכותך. אז מותר לי לומר מה דעתי על מה שנאמר. מותר לי לומר שברגע שאומרים שהנשיא קיבל את החלטתו כי הוא רצה למצוא חן בעיני השמאל או הימין או התקשורת, זה אומר שזה דה-לגיטימציה להחלטה. אנחנו צריכים, כמנהיגי ציבור, שלא לפגוע בלגיטימציה של ההחלטה של הנשיא. אפשר לא להסכים. אפשר לחשוב שהוא טעה, אין שום בעיה. אפשר להתווכח, אבל לא להשתלח. דווקא אנחנו, כמפלגת שלטון, אף אחד לא השתלח. אני מבקש שלא להפריע לי.

אני מעריך אותך כל כך, את כל כך יקרה לליבי. נא לא להפריע לי, אין קשר. אתה מנגח ומכוון את הדברים לאגף מסוים,

אני לא אוהב אף פעם לעבור את הזמן. מוריי ורבותיי, הבה נשמור, כמפלגת שלטון, על המוסדות הממלכתיים, על השב"כ ועל הצבא ועל המפכ"ל,

ועל מוסד נשיאות המדינה, ועל השיח התרבותי בינינו.

תודה לחבר הכנסת יהודה גליק. חברת הכנסת מירב בן ארי, חברת הכנסת מרב מיכאלי, חבר הכנסת איציק שמולי, מוותר. יעל גרמן, בבקשה, גברתי. אחריה חבר הכנסת דב חנין. אדוני היושב-ראש, כבוד השרה, חבריי וחברותיי, ממש לפני דקה הלכתי וביקשתי לקבל את תיקון הצעת החוק הזאת, מסיבה פשוטה, שרק לפני כחצי שעה בכלל הוציאו אותו מהדפוס, וזאת הגרסה השנייה או השלישית. אני רוצה לשאול אותך, לפני שאני אדבר לעניין, כי אני טרחתי וקראתי,

לא עכשיו, אבל קודם, אני רוצה לשאול אותך, אדוני היושב-ראש: אנחנו מדברים שוב ושוב על מעמדה של הכנסת, על מעמדם של חברי הכנסת. איך אפשר לכבד אותנו אם אנחנו אמורים לאשר חוקים שלא קראנו אותם? אם אנחנו אמורים לאשר חוקים שאני יכולה לומר לך שאפילו היועצים המשפטיים לא הספיקו לקרוא ולא הספיקו להנחות אותנו ולומר לנו מה דעתם? אני חושבת שזו בושה לכנסת ופחיתות כבוד לכל אחד ואחד מחברי הכנסת שיושבים כאן. ואני לא מסכנת כלום אם אני אהמר שאף אחד לא קרא את החוק ולא מכיר אותו. אני עוצר את השעון על מנת להשיב לך במילים פשוטות מאוד: א. אני מסכים איתך שצריך להפסיק את התופעה של פטור מחובת הנחה,

היום בישיבת נשיאות הכנסת, יש גם ליש עתיד את מאיר כהן מטעמכם, וכל סיעות הבית מיוצגות בנשיאות הכנסת עכשיו, פניתי למשנה למזכיר הממשלה, ביקשתי ממנו לעשות בדק בית בין כל משרדי הממשלה, ואם יש להם דברים דחופים, יש לי תחושה שלקראת 31 בדצמבר התופעה הזאת תלך ותגבר, להביא אותם עכשיו, ולא לבקש פטורים מחובת הנחה. אז אני מאוד מקווה שזה יקרה. גם חברי ועדת הכנסת צריכים להפעיל שיקול דעת בנושא הזה. אני קראתי את הצעת החוק, אבל את צודקת, אני קראתי את הצעת החוק בוועדת ההסכמות בבוקר, יחד עם נציגי הקואליציה והאופוזיציה, ואני לא בטוח שתמיד יש הצדקה למציאות הזאת. המוסד של פטור מחובת הנחה נועד למקרי חירום. סליחה שהתערבתי בדברייך. נא להמשיך. אני מאוד מאוד מעריכה את תשובתך, ומקווה מאוד שאכן כך זה ייעשה. אבל דווקא לאור תשובתך אני קוראת שלא להצביע עבור הצעת החוק הזאת היום, להמתין שבוע, שום דבר לא יקרה. אם אנחנו מדברים על הוראות השעה, הרי הן עומדות לפוג ב-16 בדצמבר. זה בערך עוד חודש. גם אם בעוד שבוע נביא את זה עדיין יספיק, יהיה סיפק בידינו ובידי הממשלה ובידי כל הגורמים להאריך את הוראת השעה לפני שהיא תפוג. אבל פטור בלא כלום בכל זאת לא. אני בהחלט רוצה לבוא ולומר שמכיוון שאני קראתי, אני לא יודעת איזו גרסה, כי אני לא יודעת אם הגרסה האחרונה היא שקראתי, אני שואלת את עצמי: בשביל מה החוק הזה? בשביל מה בכלל מביאים את החוק הזה? אני מבינה שיש מטרה, להוציא את המסתננים מתוך האזורים שבהם הם נמצאים, וגם אני בעד. אני באמת חושבת שלא יכול להיות ששלוש שכונות בלבד בדרום תל אביב תסבולנה 40,000 אנשים שהם בעצמם נמצאים במצוקה, גם ה-40,000 וגם אלה שקולטים אותם. זה לא דבר נורמלי, זה לא דבר צודק, זה לא דבר נכון, וצריך למצוא לזה תשובה. ודרך אגב, בית המשפט הגבוה לצדק בא ונתן פתרון. הוא בא ואמר: בואו נפזר אותם. בואו נגרום לכך שהם לא יהיו רק בדרום תל אביב. מובן שיש, זה דבר שבעיניי ברור ומובן מאליו, שממשלת ישראל צריכה להתגייס כדי לשקם את דרום תל אביב. דרך אגב, באורח פלא, בהצעת החוק הזאת מדברים על פיזור גיאוגרפי. אף אחד לא ראה את זה, כי זה מתחבא לו. לא אומרים הגדרה מה זה פיזור גיאוגרפי, מה זה אזור גיאוגרפי, אבל מי שבאמת קרא את הצעת החוק הזאת מבין שיהיו תנאים לאותם מסתננים, באשרה שמחלקים להם מטעם משרד הפנים, שהם יהיו צריכים להיות באזור גיאוגרפי מסוים, וזה טוב, זה יופי, וזה בהתאם להחלטת בית המשפט. אבל חוץ מזה, אולי מישהו יבוא ויסביר לי איך ייקחו אנשים שלא מוכנים לעלות למטוס ולא מוכנים לנסוע לרואנדה או לכל מדינה שלישית, איך יכריחו אותם לעלות על מטוס?

איך יעשו זאת? ואיך אנחנו ניראה? אז הצעת החוק הזאת, אם היא באה באמת להכשיר את הוצאתם בכוח של אותם מסתננים, היא הצעה לא צודקת, לא נכונה, לא מוסרית, שפעם נוספת פשוט תשחיר את דמותנו ותדמיתנו בעיני העולם. לדעתי גם לא ניתן יהיה לעשות את זה. אני לא מאמינה ששר הפנים יהיה מוכן לאזוק אנשים ולסחוב אותם על המסלול כדי להעלות אותם למטוס.

ואם הכוונה לפזר, אני בעד, אבל בואו, שיכתבו את זה במפורש ובאילו תנאים. תודה לחברת הכנסת יעל גרמן. חבר הכנסת דב חנין. אחריו, חבר הכנסת זוהיר בהלול. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. גברתי השרה, עמיתיי חברי הכנסת, יש לי בקשה אחת מהממשלה הזאת: תפסיקו לספר לאנשים סיפורים. תפסיקו למכור לאנשים סיסמאות ללא כיסוי. מספיק עם סיסמאות, תתחילו עם פתרונות. כמה פעמים אנחנו כבר שומעים את הסיפור הזה: הינה,

הינה אנחנו הולכים לגרש את כל מבקשי המקלט מדרום תל אביב? אני לא מאמין שאתם הולכים להעלות על מטוסים 40,000 איש, נשים,

מבוגרים, זקנים, אני לא רואה את זה קורה כל כך מהר. אבל בינתיים אתם ממשיכים לספר לתושבי דרום תל אביב סיפורים, כמו שסיפרתם בסיבוב הקודם את הסיפורים על מתקן הפלא בחולות, אותו מחנה מעצר גדול שבתוכו אתם תרכזו את כל מבקשי המקלט.

בחולות האלה אתם, ממשלת נתניהו, קברתם 1.5 מיליארד שקל,

300 מיליון בהקמה והיתר בתפעול, מההקמה ועד היום, 1.5 מיליארד שקל שאפשר היה לתת לדרום תל אביב כדי לפתור את הבעיות הקשות שיש שם. במקום הסיסמאות שלכם הגיע הזמן לתת את הפתרון היחיד האפשרי, שהוא גם הפתרון האנושי: לבדוק את הבקשות אחת לאחת, לראות מי ממבקשי המקלט הוא באמת פליט, להבין שהאנשים שאי-אפשר לגרש, צריך להתייחס אליהם כבני אדם: לתת להם פתרונות של בריאות, של רווחה, לפזר אותם בארץ, שלא יהיו כולם מרוכזים בשכונות הכי מוחלשות של תל אביב, וכן, לתת להם גם אפשרות לעבוד בצורה חוקית ובכבוד כל עוד הם נמצאים כאן. אדוני היושב-ראש, אני שמעתי מאוד מאוד בצער על מה שקרה בסיעת העבודה היום, ואני רוצה לומר לעמיתיי ממפלגת העבודה, קוראים לזה היום המחנה הציוני, שמסתבר שהמנהיג שלהם פשוט שכח מה זה להיות יהודי. הוא שכח מה זה להיות יהודי. הוא שכח שיהודים היו אלה, שלאורך המאה ה-20 היינו בעצמנו מבקשי מקלט ופליטים, הוא שכח שאנחנו היינו אלה שבאו בטענה, ובצדק, לאותן מדינות שסגרו בפנינו את השערים ולא התייחסו לעובדה שברחנו ממקומות שבהם היינו במצוקה.

אז גבאי שכח מה זה להיות יהודי, וגבאי גם שכח שבמסורת היהודית הציווי שמופיע הרבה פעמים בתורה הוא ואהבת את הגר. גם את זה הוא שכח. גם את זה הוא שכח.

אבל לא רק את זה הוא שכח. אני יודע שכשגבאי מדבר על לזכור להיות יהודי הוא מדבר על לזכור להיות יהודי נאמן לתורה, למצוות ולתלמוד. אפילו את התלמוד גבאי שכח, כי בתלמוד, אדוני היושב-ראש, במסכת ברכות, יש את האמירה המאוד-מאוד חכמה: כל שהוא כביצה, ביצה טובה ממנו. בתרגום לעברית: אדון גבאי, אם תתחפש לימין קיצוני, תאמין לי, אנשים יעדיפו את המקור וישאירו אותך בתור תחפושת ריקה מתוכן, אבל גם לגמרי לגמרי לא פופולרית.

אולי תעזוב את גבאי, ובמקום לעזור לשונאים שלנו תעזור לבני עמך?

חבר הכנסת דב חנין, תודה רבה. חבר הכנסת זוהיר בהלול, תורך, ואחריו, חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס. חברתי המוערכת חברת הכנסת יעל גרמן אמרה: איך ניראה בעולם? ואני עונה לך, גברתי, ואני, כבוד רב, רק כבוד רב אני רוחש לך: זה לא בעיה איך ניראה בעולם, איך אחיי היהודים יכולים להתבונן במראה? איך העם היהודי, ששהה אלפיים שנות בגולה, נרדף, בהיסטוריה מדממת, מזכיר לכם, 1492, אינקוויזיציה, איך אתם יכולים להשליך אותם לכלבים, לעזאזל? העם היהודי החמלתי, איך הוא יכול לנטוש מוסרית את הפליטים האלה? העולם קולט פליטים.

אנגלה מרקל, רגע לפני הבחירות, כאשר היא מעמידה את גורלה על כפות המאזניים, לא נטשה את הערך של חבירה ערכית לבני אדם שמחפשים את הישרדותם ואת קיומם על הפלנטה הזאת.

אני קורא לכם להתעשת, לחזור למקורות, ולא להשליך אותם. מדובר ב-40,000 פליטים שאפשר לבזר, לא לפזר, לבזר אותם בארץ. זו ארץ שעדיין יש בה, במקומות מסוימים, שממה. אפשר להפריח את השממה תוך כדי אי-ויתור על המוסר. איזו שממה?

נורית קורן, את יודעת שאני מעריך אותך מאוד.

קריאות הביניים משבשות את חוט המחשבה שלי. מפלגת המחנה הציוני, או איך שתרצו, מפלגת העבודה, היא מפלגה פלורליסטית, ואני עונה לדב חנין ידידי, ויש קולות שוודאי אינם ששים לוותר על הערכים האמיתיים שבהם העם היהודי צריך לכבד אנשים שנמצאים במצוקה.

אני קורא מכאן לכולם להתעשת, להתיישר ולחזור למקורות. אני מנצל את 30 השניות שנותרו לי כדי לומר, בנושא אחר לגמרי: די להשתלחויות הממיתות, הקטלניות, של שרים בממשלתו של בנימין נתניהו נגד מוסד הנשיאות. תנו לנשיא המדינה, שהוא עמוד האש הערכי במדינה הזאת, לנהל את חיי המדינה תוך אי-ויתור על מוסר. נשיא המדינה רובי ריבלין אינו זקוק להגנתי, רחמנא ליצלן, אבל אני מנצל את מעמדי ואת המיקרופון הזה שניתן לי כדי לומר לכם: אתם משתלחים ומזכירים לנו ימים אפלים בהיסטוריה המאוד-מודרנית של מדינת ישראל, כאשר ההסתה גררה רצח של ראש ממשלה.

הניחו את ידיכם מצווארו של נשיא המדינה, שעושה את עבודתו נאמנה. תודה רבה לחבר הכנסת זוהיר בהלול. חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, בבקשה,

ואחריו, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי. בבקשה, אדוני. עד שלוש דקות לרשותך. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, סדר-היום שלנו זה השבת במדינת היהודים. גברתי היושבת-ראש, בעולם כולו אין שומרים שבת, כי לא מצווים על שמירת שבת, ואין יום שהתנועה נעצרת בו. למרות זאת מתבצעות עבודות שדרוג ותחזוקה תוך כדי שהתנועה זורמת, וסדר-היום של הנוסעים ועוברי הדרך ממשיך כשגרה. ואם בעולם כך, אין סיבה שכאן, בארץ ישראל, במדינת היהודים, לא יפעלו באותה מתכונת ויבצעו את העבודות הנדרשות תוך כדי תנועה, בימי חול. כביש 38 פלוס כביש 1 מבית שמש לירושלים דרך שער הגיא הוכיח שאין צורך לחלל את השבת, ואפשר לנצל את הטכנולוגיה ההופכת לילה ליום, כפי שבוצע בכבישים האלה. הכבישים האלה בוצעו בלי חילול שבת, וכל העבודה הייתה בשעות הלילה. שמירת השבת היא ערך עליון. אנו שותפים לקואליציה שקבעה כי לא תהיה פגיעה בסטטוס קוו הדתי, וכי השבת תישמר על ידי משרדי הממשלה ושלוחותיהם. לא מדובר כאן בפיקוח נפש, ולא נשקפת סכנה לציבור. עבודות השדרוג תתבצענה בימות החול, כפי שמקובל בעולם כולו, שבו אין יום שנשמרת קדושתו, והתנועה זורמת 7 כפול 24 שעות. ביצוע עבודות בשבת פוגע בציבור רחב מאוד בארץ ובעולם ששמירת השבת קדושה לליבו וחילולה מכאיב לו ופוגע בו. אני בא עכשיו מישיבת סיעה בראשותי, והתקיים דיון מעמיק בנושא. אתם יודעים שביום רביעי תתקיים, בעזרת השם, ישיבה עם ראש הממשלה והנוגעים בדבר, ואנו דורשים חד-משמעית לתקן את חוקי השבת ולחזור לסטטוס קוו, ובזכות השבת ניוושע בכל הברכות האמורות בתורה המושפעות על ידי שבת קודש.

תודה רבה לחבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי,

חברת הכנסת מיכל רוזין. עד שלוש דקות לרשותך. תודה, גברתי היושבת-ראש. חבריי חברי הכנסת, כנסת נכבדה, סוגיית המסתננים ידועה לכול, דיברו על זה הרבה, נכתב על זה משני צידי המתרס. יש בסוגיה הזאת שני חלקים שהתושבים במדינת ישראל, ולצערנו דווקא התושבים מדרום תל אביב, מתעסקים איתם יותר ויותר: אחד זה עצירת כניסתם של אותם פליטים לישראל, שברוך השם, נפתרה לחלוטין. הבעיה הקשה יותר היא הבעיה המקבילה, היא הבעיה של אותם אלפי מסתננים שחיסלו את חייהם השקטים, שהיו כך במשך שנים, של אותם תושבים יהודים, ולאו דווקא יהודים שגרים בדרום תל אביב ובעוד מקומות,

אני עצמי הייתי בדרום בסיור יחד עם תושבים. חייהם נהפכו, אינם חיים. מי שרוצה למכור שם את הדירה, אין קונים. אנשים עזבו את הבתים, בתי הכנסת שם נסגרו, חייהם הפכו, אינם חיים. החלק השני זה נושא התעסוקה. אנשים בתל אביב, בעלי העסקים, מעסיקים אנשים שלא כחוק. עד עכשיו משלמים להם פחות מליהודים תושבי המקום. מה שקורה הוא שאנשים שבמשך שנים עבדו בבתי מלון ובעוד מקומות בתל אביב מצאו את עצמם בבית בגיל 50, ואנחנו יודעים מה זה למצוא עבודה בגיל 50. אני חושב שזעקתם של אותם תושבים הדהדה רבות כאן, בוועדות השונות של הכנסת, ולצערנו הרב אנחנו רואים נציגים מהאופוזיציה שמסתכלים על החוק הזה כעל עוד חוק קואליציוני, לא יודעים להסתכל בעיניים של אותם תושבים שזועקים אלינו ואומרים: תצילו את הבתים שלנו. אני חושב שזה המקום לשבח את הפעילות המסיבית של שר הפנים, שלקח את התפקיד הזה שאנשים לא היו רוצים לקחת, לנגוע בסוגיה כל כך לוהטת, תפוח אדמה כל כך לוהט, דבר שיכול להחזיר קצת את השקט לאותם תושבים. אני קורא בוודאי גם לאופוזיציה ולקואליציה לגלות אחריות, להתעלות מעל שיקולים של קואליציה ואופוזיציה ולתמוך בחוק הזה של שר הפנים, על מנת שניתן קצת שקט לאותם תושבים, שזועקים ומסתכלים אלינו היום מי איתם ומי נגדם.

תודה רבה לחבר הכנסת מיכאל מלכיאלי. חברת הכנסת מיכל רוזין, בבקשה. אחריה, חברת הכנסת מיכל ברקו. תודה, כבוד סגנית היושב-ראש. אני לא מתכוונת לפנות אליכם בטיעוני מוסר וערכים, כי מזמן איבדתם את זה. אני רוצה לפנות אליכם בטיעונים הגיוניים, לנסות, לפחות, בטיעונים הגיוניים. חוקקתם חוק. אני כבר בכנסת השנייה שלי. אני מתנגדת כבר פעם רביעית לחוק ההסתננות. יעל גרמן, זה חוק שעולה פעם רביעית, לא שלישית. שלוש פעמים כבר בוטל. הרביעי כבר עלה בתחילת הקדנציה הזאת.

מיליארד שקלים, מיליארד שקלים הוצאתם על מתקן חולות. אמרנו לכם: הוא מיותר,

שהוא לא מוסרי, מעבר לכך שכולאים אנשים בלא עוול בכפם, שכל מה שהם רצו זה למצוא עתיד טוב יותר. אמרנו את הכול. שום דבר לא עבד. מיליארד שקלים הוצאתם, תחת המשרד לביטחון פנים, הקמתם כלא, הושבתם שם אנשים למשך שנה, ואז הם חזרו לרחובות.

כי אין להם לאן ללכת. ועכשיו אתם באים עם הסכם חשאי עם מדינה שלישית,

שאפשר לגרש, לא מרצון אלא בכפייה, הסכם חשאי שקניתם בכסף, שקניתם בנשק, שקניתם בדרך לא מוסרית, לא ישרה, לא נקייה. מוסדות האו"ם בעולם אומרים שהם לא יודעים מה כולל ההסדר הזה. זה עומד בסתירה לכל אמנת הפליטים וכל ההתחייבויות הבין-לאומיות שלנו, במקום למצוא ל-35,000 מבקשי מקלט מאפריקה פתרונות ראויים פה, בחברה הישראלית, עד שהם יוכלו לחזור לארצותיהם. בשנה האחרונה נכנסו 16,000 אוקראינים, יושב פה סגן שר הפנים: 16,000 אוקראינים. אותם אתם לא שמים במתקן חולות, אותם אתם לא מגרשים לאוקראינה, לא צריך אפילו מדינה שלישית. יש פה גזענות לשמה, צריך לשים את זה על השולחן. כל הגלגולים של הצעות החוק, ועכשיו גם ההסכם עם רואנדה, מוכיחים רק דבר אחד: יש פה גזענות לצבע, יש פה גזענות למוצא. אתם מגרשים אותם כי לא נאה לכם שהם יהיו בקרבנו. אנחנו חוטאים לא רק לערכים האוניברסליים, אנחנו חוטאים לערכי היהדות. ואבי גבאי, ששכח מה זה להיות יהודי, לא יודע מה זה להיות פליט בעולם ולחפש מקום לחיות בו, אחרי שאברהם אבינו ירד למצרים כדי להתקיים. אז מי ששכח להיות יהודי זה לא אנחנו, השמאלנים, זה אבי גבאי שמנסה להיות פייק-ביבי, ולא יצליח בכך, מכיוון שפייק אף פעם לא עובד.

תודה רבה לחברת הכנסת מיכל רוזין. חברת הכנסת ענת ברקו, בבקשה. אחריה, חבר הכנסת איל בן ראובן. תודה, גברתי היושבת-ראש. כנסת נכבדה, טוב, אנחנו קודם כול לא נדבר על פליטים, כי אף אחד לא הגדיר אותם כפליטים. כידוע לכם, אין לנו גבול עם אפריקה, והם הגיעו אלינו כשהם עברו מדינת תווך, כך שפליטות, לפי ההגדרה זה לא ממש פליטות. למה לא, אבל מה שקרה בדרך, ובאמת ליבי עימם, כי הם עברו הרבה מאוד תלאות בדרך, והם נוצלו והם נרדפו, אבל מה שקרה בדרך, הם היו צריכים לעבור את התווך של חצי האי סיני, וכידוע לכם, חצי האי סיני נשלט על ידי כוחות ג'יהאד עולמי, על ידי מחוז דאעש בסיני, ולכן אין ספק בכלל שיש שם גם גרעינים של טרור, גרעינים רדומים בחלקם. את חלקם אנחנו רואים גם במסגדים בתוך כפרים ערביים, שהם בהחלט אסלאמיסטים אדוקים ביותר, אז תשאירי אותם, והפצצה הזאת מחכה להתפוצץ, עיסאווי. מחכה להתפוצץ. אז בואו נראה מי יש לנו שם: יש לנו את האריתריאים, שברחו כי הם לא רצו להתגייס או כי מגייסים אותם לכל החיים. אז אנחנו הפכנו להיות מדינה קולטת עריקים בכלל. זה התפקיד שלנו בחיים, לקלוט עריקים? מי שלא רוצה להתגייס, קדימה, ניתן לו הגנה קבוצתית. בשווייץ למדו את הפטנט הזה, אני כבר נתתי לשרת המשפטים כזה חומר משווייץ שמדבר על זה שצריך, אדוני סגן השר, להסיר את ההגנה הקבוצתית מהאריתריאים. זה יאפשר להוציא את כולם עד האחרון שבהם. אנחנו לא מדינה קולטת עריקים. הדבר הנוסף הוא שאנחנו מדברים על כך שיש לנו אזורים שלמים בדרום תל אביב ששם אנשים חוששים לצאת מהבית, ניצולי שואה שנכלאים בשעה 16:00, חוששים לרדת במדרגות, מקרים של פשיעה, של רצח, של אונס, של תקיפה של נשים. וכמובן,

זה לא מדאיג את השמאל, כי אלה לא בדיוק האזורים שהם גרים בהם, לשם הם לא מגיעים. ראינו מה היה כשהגיעו אנשים לאזורי מחיה אחרים, אז, בשם ההומניזם הם ידעו לגרש אותם יפה מאוד. אף אחד לא רצה שיחכו ליד בתי הספר שלו, של הילדים שלו, אנשים שהם מסתננים, או לא יודעים מה הם מחפשים שם. זה בסדר לבוא להגיש להם מרק חם באיזושהי צדקנות מוסרית, כביכול, אבל לא לראות את שאר האנשים, את עניי עירך, והם באמת עניי עירי, והם קודמים. אתם יודעים מה? הם קודמים. ולכן, את הכסף הזה שיסגרו את חולות, גברתי היושבת-ראש, אנחנו נשקיע בשיקום שכונות, וידידי סגן השר ז'קי לוי עוסק בתחום הזה, אנחנו נשקיע בניצולי שואה, אנחנו נמנע מאנשים שמגיעים ממדינת אויב כמו סודאן, ואנחנו יודעים כמה תקיפות היו באזור הזה באמצעי לחימה שהועברו מסודאן לחמאס, והסודנים האלה אצלנו,

גברתי, באמת אני רוצה לסיים את הנושא החשוב הזה. אנחנו נמנע את ההשתלטות, גם האסלמיסטית הזאת,

עכשיו אפשר לטפל בבעיה. ראש הממשלה שלנו הניח ב-2012 את הגדר שעצרה את התופעה, את השטף הזה של המהגרים, ואנחנו רואים את המיליונים האלה שנוהרים היום לאירופה. מהגרי עבודה, הם זקוקים לעבודה, הם זקוקים לפרנסה, אבל מדינה עם אתגרים כמו שלנו לא יכולה לשאת את המשא הזה על כתפיה.

מי שלא פליט באמת לא יישאר שם, והגיע הזמן למצוא פתרון לבעיה הזאת, וטוב שנעשה כך. תודה, גברתי. תודה רבה לחברת הכנסת ענת ברקו. חבר הכנסת איל בן ראובן, בבקשה, ואחריו, חבר הכנסת עיסאווי פריג'. שלוש דקות, אדוני, לרשותך. כבוד היושבת-ראש, חברי וחברות הכנסת, נושא סגירת מתקן חולות כחלק מפתרון בעיית המסתננים הוא פתרון סביר.

וה"אבל" שלי הוא ענק באשר לכל סוגיית החוק שאנחנו מדברים עליו כאן, הוא ענק כי הטיפול בתופעת המסתננים ומבקשי המקלט עד היום, וזה שאנחנו בעצם רוצים באמצעות החוק הזה לתת לו הכשרה ולהמשיך אותו לשלוש השנים הקרובות, התהליכים עד היום הם כישלון מוחלט, כישלון מוחלט שבין השאר הוביל לכל התופעות הנוראיות שקרו מסביב.

סוגיית המסתננים ומבקשי המקלט, ותמיד צריך לתת את ההבחנה ביניהם, אלה שני סוגים שונים: ישנם מסתננים שאכן צריכים לעזוב את הארץ, עצרנו אותם בגדר, וזה בסדר. דרך אגב, מה שנאמר לפניי פה, הקישור הזה לטרור, אני לחלוטין לא מקבל את זה. אבל לבוא לדרום תל אביב ולראות שם את גני הילדים, למשל, את מחסני הילדים האלה, אני, כשהייתי שם שאלתי את עצמי: תגיד, יש פה בעיה, בעיה גדולה, זאת מדינת ישראל שלנו, שיכולה להרשות לעצמה להחזיק אנשים, ילדים, במצב שכזה?

סביר שיקרה לנו, לנו, עם ישראל, שאנשים שלנו לא מזמן, לא לפני הרבה שנים, גם הם חיפשו מישהו שיעזור להם בעניין?

ישנם מסתננים, כמו שאמרתי, מבקשי עבודה, שצריכים לעזוב את הארץ, זה בסדר, וצריך כן לעשות שהם יעזבו בצורה מכובדת,

שקבע בג"ץ. עם זה אני מוכן ללכת. אבל ישנם מבקשי מקלט, דוגמת יוצאי דארפור, ואנחנו יודעים שמספרם היום במדינה הוא כ-6,000. הם אנשים שיש להם זכות למעמד פליטות. זה מקובל בכל העולם, וזה ידוע גם פה. אבל מה המדיניות פה? המדיניות פה, אני אפילו לא יכול לקרוא לזה מדיניות, עד היום, האין-מדיניות קבעה, למשל, שלא נטפל ולא נדע מי פליט ולמי מגיעות הזכויות, כמדיניות קבעו לא לעשות את זה, לא לקבוע. ולכן, מה יקרה בחוק הזה? אנחנו נקבע עכשיו חוק וכל כך הרבה אנשים, אלפים שכן מגיעה להם זכות הפליטות, ייפלו תחת השיניים הגסות של החוק הזה ויעופו מכאן לכל הרוחות, בצורה שפשוט נוגדת את החוק הבין-לאומי ונוגדת את המוסר הבסיסי שלי כאדם ישראלי,

ואני חושב, של רבים רבים מאיתנו כאן במדינת ישראל. ולכן אני אומר לשר הפנים: אתה רוצה לסגור את המתקן? אתם רוצים לעשות איזושהי הסדרה של הנושא הזה?

תכניסו להסדרה הזאת גם את הטיפול שכן מגיע לאותם אנשים, לאותן משפחות, לאותם ילדים, שכן מגיע להם את הדבר הזה.

אתם גרמתם לכאוס נוראי בתל אביב. זאת תוצאה של מדיניות רעה, או אין-מדיניות. עכשיו צריך לתקן אותה, אבל לא באמצעות חוק דרקוני כזה, שעושה את מה שהוא עושה.

תודה רבה לחבר הכנסת איל בן ראובן. חבר הכנסת עיסאווי פריג',

חברת הכנסת לאה פדידה. בבקשה, אדוני, עד שלוש דקות לרשותך. שלום, גברתי היושבת-ראש, חברים, אני לא רואה אפילו שרים, לא טורחים לבוא להצעת חוק כזאת, כאילו זה עובר. בינתיים אין שר, אני אדבר. אני אגיד לך מה, אין בעיה, כי ביטן פה. השר ביטן. כן, השר שבדרך. אני אדבר בשני מובנים. אני לא מופתע מהחברים בליכוד ובבית היהודי. הפסקתם להפתיע אותי. אפילו חברת הכנסת בָּרקו רוצה לתת להם תארים חדשים. בֶּרקו. את השם שלי חשוב שתגיד כמו שצריך.

רוצה לתת להם תארים חדשים: ג'יהאדיסטים, דאעש. לא מספיק לכלוא אותם, גם לתת להם תארים.

אבל אין לי זמן בשבילכם, אתם לא מפתיעים אותי. אתם כבר הגעתם לתחתית. אתה אוהב אותם? העיקרון והמוסר עוברים לידכם. אתם לא מכירים בהם. אל תלמד אותנו מוסר. אני רוצה להתייחס לצד הזה. אני רוצה להתייחס למי שנחשבים שותפינו במחנה.

יושב-ראש המחנה הציוני אבי גבאי קורא לחברי המחנה הציוני: חברים, אתם צריכים להיות ליכודניקים. זה מה שאתם צריכים להיות. אתם צריכים להיות ליכודניקים. תתחילו להתעורר. אני שואל את עצמי לרגע: האם זה יושב-ראש מפלגת העבודה, שאולי התחפש, סוס טרויאני בתוך המחנה? תהיו ליכודניקים, תסתערו על הליכוד. רק ככה מסוגלים להגיע, לאן? ואני שואל אתכם, חבריי חברי הכנסת ממפלגת העבודה שהייתה פעם: מה אני צריך את החיקוי כשיש לי את המקור? מה אני צריך את החיקוי כשיש לי את המקור? אתם לא משאירים ערך אחד, אתם זורקים אותו ודורכים עליו. שכחתם מה אתם ומאיפה באתם? תפסיקו לשקר לעצמכם. תפסיקו לשקר לעצמכם. תפסיקו להתחפש למה שאתם לא. אתם הולכים לתהום. אתם משקרים לעצמכם.

כשאמרתי סוס טרויאני, התכוונתי, ואני יודע על מה אני מדבר. אתם הולכים בזיגזגים. לאן אתם רוצים להגיע? חוק המסתננים, ועכשיו אתם מקבלים החלטה לתמוך בחוק לגרש מבקשי מקלט. על מה אתם מדברים? על מה אתם מדברים? איזה עיקרון? איזה מוסר? ביניכם לבין העקרונות שאתם מדברים עליהם, בין הארץ לשמיים. אין לאנשי השמאל מקום אצלכם. אתם מכרתם את כל העקרונות שלכם, ואני בז לכל התהליך שעובר עליכם.

תודה רבה לחבר הכנסת עיסאווי פריג'. חברת הכנסת לאה פדידה, אינה נוכחת, חברת הכנסת עליזה לביא, אינה נוכחת, חברת הכנסת יעל כהן-פארן, אינה נוכחת, חבר הכנסת אמיר אוחנה, אינו נוכח, חברת הכנסת נורית קורן, אינה נוכחת. חבר הכנסת מוּסי רז. מוֹסי רז, בבקשה, אדוני. עוד לא יצא לי להזמין אותך לבמה,

עד שלוש דקות לרשותך, אדוני. תודה, גברתי היושבת-ראש. חברות וחברי הכנסת, שוב ושוב מגיעה הצעה כזאת, ודומותיה, לבית הזה, ואני חושב שהממשלה, יותר משהיא רוצה לגרש, היא רוצה לאיים בגירוש, כדי שתהיה לה יכולת לקבל קולות ולקבל תמיכה. כי מה יותר פופולרי משנאה? רואה את זה הממשלה, ואני רואה שיש עוד איזו מפלגה שפתאום חושבת שזה פופולרי ומצטרפת לגל הזה. אם יגרשו, והרי לא יגרשו. הממשלה לא תעז לגרש, אין לה את האומץ לגרש. אם היא תעשה את זה היא תהיה כמו אותו עורך דין שבא ביום הראשון לעבודתו ופתר את הבעיה שאבא שלו, עורך הדין, עבד עליה 30 שנה, וב-30 שנה מחק את כל תכליתה. הרי נגד מי הם יסיתו אם הם יגרשו? הרי אין פה מהגרי עבודה חדשים, יש חומה, יש גדר.

הרי על זה הם מתגאים, ובצדק. איך אנחנו, כמדינה שקמה לקלוט עלייה ולקלוט מהגרים, נטפלים לקומץ? בסופו של דבר, מתוך תשעה מיליון אנשים שגרים פה, כמה עשרות אלפי אנשים, אנחנו נטפלים אליהם ובכל פעם מנסים להצר את צעדיהם, לכלוא אותם, לגרש אותם. מה זה הדבר הזה? סבא וסבתא שלי, הורי אימי, באו לארץ ב-1934. הם לא ברחו משום מקום. הבריטים כלאו אותם, מין חולות שכזה, בעכו ובבית לחם, כלא הנשים בבית לחם, ולאחר מכן הם גירשו אותם. זה מה שאתם רוצים לעשות. אנחנו הצאצאים של אלה שבאו לפה, חלקם הגדול בניגוד לחוק. אנחנו נגרש, אנחנו נאיים בגירוש, אנחנו ננסה להיבחר לראשות הממשלה על רקע הסתה לגירוש. תפסיקו כבר את הדבר הזה. רק ימין קיצוני בעולם מתחבר לדברים האלה. תשאירו את זה לימין הקיצוני שלנו, גם אם הוא מונה 50 מנדטים. תפסיקו כבר עם ההסתה הזאת. נמאס. תודה רבה לחבר הכנסת מוסי רז. רבותיי, יסכם את הדיון סגן שר הפנים משולם נהרי. בבקשה, אדוני. נורית לא הייתה באולם כשהזמנתי אותה. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, שמענו פה דברים, חבר הכנסת אלעזר שטרן, אתה יודע שאני שומעת כאן את הוויכוחים שלך? אני שמח. אבל לא כדאי.

בבקשה, אדוני. שמענו דברים לכאן ודברים לכאן. איך אפשר לגרש פליטים, אנשים שהיו בסכנה, באו לפה מתוך סכנה? ולא אומרים את האמת, שבעצם מדובר במסתננים, מדובר בכאלה שנכנסו שלא כחוק. אבל אתם לא בודקים את הבקשות. איך אתה יודע שהם מסתננים? אתם לא בודקים את הבקשות. אתה אמרת שהגדר עלתה מיליארד וחצי. לא הגדר, מתקן חולות. 300 מיליון ההקמה, 250 מיליון שקל בשנה. אני רשמתי, אתה אמרת שמיליארד וחצי עלתה הגדר.

תאר לך שלא הייתה מדינת ישראל, מתקן חולות.

תאר לך שמדינת ישראל לא הייתה משקיעה, לא דיברתי על הגדר. אז לא היו 40,000. אלפים נכנסו בכל חודש. לא דיברתי על הגדר, דיברתי על מתקן חולות, שההקמה שלו הייתה 300 מיליון, ומאז רבע מיליארד בכל שנה על הטיפול שלו. בסך הכול 1.5 מיליארד שקל. לא חבל על הכסף? ואני תוהה כשאני שומע את, הקול קול יעקב, איך אפשר להתאכזר לאנשים האלה? אתם, שבאתם מהגלות, נרדפתם, באתם כפליטים, איך אתם מתייחסים אליהם? חבר הכנסת זוהיר בהלול, הם לא פליטים. אנחנו מדברים על כאלה שנכנסו, כאלה,

אנחנו יודעים. ויודעים,

על כאלה שהם מסתננים, מבקשי עבודה, שמשבשים את החיים של התושבים. מתי היית בתל אביב?

הסתובבת שם? אני בדרום תל אביב פעמיים בשבוע.

אני גם הסתובבתי פעמיים בלילה. אני מסתובב כל שבוע.

ראית מה שקורה עם התושבים שם? ראית את המצוקות שלהם?

אנשים שנולדו שם, אנשים שהשקיעו את כל נפשם שם. למה אתם לא משקיעים,

לא יכולים ללכת בביטחון. בתי כנסת נהפכו למאורות, אתה יודע מזה? על זה מקונן הנביא: "המערת פריצים הפך הבית הזה"? אבל למה אתם לא משפצים את בתי הכנסת האלה? למה אתם לא מטפלים בהם?

נמצאים שם. אתה לא יכול להסתובב שם. אתה צריך ללכת לשם רק עם אבטחה. על מה אתה מדבר? תוהו ובוהו, מה שקורה שם. אנשים, חייהם אינם חיים. למה הם לא הלכו לרמת אביב? למה הם לא הולכים להרצליה? למה הם לא הולכים לכל השכונות האלה? למה אתם לא מפזרים אותם בארץ? אתם הבאתם לשם. אתם הבאתם לשם. למה רק בדרום תל אביב? אבל אתם הבאתם אותם לשם. למה הבאתם אותם לשם? אנחנו הבאנו אותם? כן. המדינה

היא תופעה שמשבשת את כל חיי החברה בישראל. היא פוגעת בחברה, פוגעת בשוק העבודה, והיא נטל משמעותי על כל המערכות: מערכות החינוך, מערכות הבריאות ומערכות הרווחה. אסור לנו לעמוד מנגד. הציבור שלנו, התושבים שלנו, אנחנו לא יכולים לעשות מצד אחד מצווה שבאה בעבירה, כאשר אנחנו באותה הזדמנות הולכים ופוגעים פגיעה אנושה באנשים שזה ביתם, שם הם נולדו, שם הם חיים, ולגרש אותם. אנחנו על ידי זה מגרשים את התושבים של דרום תל אביב. אנחנו לא הולכים סתם ומגרשים, אנחנו עושים את זה בהסדרים. אני לא יודע אם יש עוד מדינה כמו מדינת ישראל שקיבלה אותם כפי שקיבלה, ודואגת לכל הצרכים שלהם כמו ישראל. אתה מבין מה אתה אומר?

אני הייתי שם. אני לא יודע אם את הייתי שם. אני הייתי. לי אתה לא יכול להגיד שלא הייתי.

אין מדינה בעולם? אני יכולה לתת לך עשר מדינות בעולם. על מה אתה מדבר? שלא מתייחסת אליהם ככה. שמקבלים מסתננים או פליטים? לא פליטים. מיליונים. מיליונים מקבלים.

מקבלים פליטים. מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה את כמות הפליטים, בדקת?

חברת הכנסת מיכל רוזין, נא להירגע. בדקנו. אנחנו מתמודדים עם זה יום-יום, עם המספרים ועם הבעיות. הבעיות החברתיות, בעיות חברתיות, תפתרו אותן.

איך אפשר לפתור אותן? איך? תפתרו את הבעיות החברתיות. איך אפשר כאשר מדובר במסתננים? חברת הכנסת מיכל רוזין, אני מבקשת לא להפריע.

השוהים הבלתי-חוקיים עוד כשהם נכנסים בהיתר, כשהם נכנסים עם דרכונים. וגיאורגים, חברת הכנסת מיכל רוזין, אני קוראת אותך לסדר פעם ראשונה. כל אלה שנכנסים ולא יודעים עליהם, איך אפשר לטפל בהם?

כן, כי חברי הקואליציה מתאספים פה.

אני אבקש מהסדרנים לעבור ולהרגיע את חברי הכנסת שמדברים בקול רם. אני חושב, אי-אפשר, זה, השר איוב קרא.

של דבר גם לפתור את הבעיה של המסתננים וגם את הבעיה של התושבים בדרום תל אביב. שאלת, חברת הכנסת יעל גרמן, לשם מה החוק. החוק הקיים מדבר על שוהים בלתי חוקיים כאשר הם נכנסים עם דרכון, עם אשרה, ואז הם נשארים מעבר לזמן שאישרו להם, ואז הם נהפכים לבלתי חוקיים. פה אנחנו מדברים על החמרה.

היא לא רוצה להקשיב. זה לא כל כך חשוב. העיקר להגיד מה שאתה חושב, אבל כשסגן השר משיב, זה כבר פחות חשוב. אני אומר שהחוק הוא החמרה, הוא מתייחס למסתננים. הוא מכניס את המושג מסתנן, דבר שלא היה קודם. רבותיי, החוק הזה הוא טוב, החוק הזה הוא נחוץ והחוק הזה יעשה טוב לכולם. אני קורא לכל חברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק.

תודה רבה לסגן שר הפנים משולם נהרי. רבותיי, אנחנו עוברים להצבעה. אנחנו עוברים להצבעה, וכעת נצביע על הצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה), התשע"ח 2017, בקריאה ראשונה. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה), התשע"ח 2017, לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. 53 חברי כנסת בעד, עשרה מתנגדים, אין נמנעים. אני קובעת כי הצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה), התשע"ח 2017, עברה בקריאה ראשונה וחוזרת לוועדת הפנים והגנת הסביבה להכנה לקריאה שנייה ושלישית.

אנחנו עוברים להצעת חוק העיסוק באופטומטריה (תיקון מס' 3) (מסירת תוצאות בדיקת ראייה ומרשם), התשע"ח

לקריאה ראשונה, של חברי הכנסת יעקב אשר, משה גפני ואורי מקלב. יציג את הצעת החוק חבר הכנסת יעקב אשר. בבקשה, אדוני. רבותיי, אנחנו מבקשים קצת שקט באולם. כל מי שמעוניין לדבר, אפשר לצאת החוצה. מאוד קשה להתנהל כאן ברעש כזה.

דקה. חברת הכנסת ענת ברקו מבקשת לרשום לפרוטוקול כי היא תמכה בהצעת החוק הקודמת. לא נרשמה בהצבעה, אבל היא כאילו נוכחת באולם.

בבקשה, אדוני, עד עשר דקות לרשותך. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני מתכבד להביא לקריאה ראשונה את הצעת חוק העיסוק באופטומטריה. הצעת החוק הזאת באה להפסיק, לגרום לכך שלקוח שמגיע ועושה בדיקת ראייה בחנות על ידי אופטומטריסט יהיה זכאי לקבל את הבדיקה שלו לאחר תום התשלום או העסקה, כדי שהדבר הזה יהיה אצלו. אם בעתיד הוא יצטרך להשתמש בזה, הוא לא יהיה לקוח שבוי באותו מקום ובאותה חנות דווקא. הדבר הזה הוא דבר צרכני וחשוב לציבור מאין כמותו, ולכן אני שמח להגיש את ההצעה הזאת שעברה בוועדה, בראשותו של ידידי היושב-ראש אלי אלאלוף, ואני רוצה להודות לו על כך. ההצעה הזאת הוגשה על ידי ביחד עם חבריי הרב גפני והרב מקלב. אני רוצה גם לומר כאן, גברתי, שהיו הרבה פניות בנושא הזה. בין היתר זה הופיע בקו החם של העיתון יתד נאמן, שהוא מדור צרכני מאוד מאוד מצליח. ההצעה הזאת בהחלט עושה טוב לאותם אנשים שמבחינתם צריכים שבתוך הארנק שלהם, או בתעודת הזהות שלהם, יהיה גם מספר המשקפיים שלהם, אם זה נשבר או נאבד, ואז הם יכולים להחליף את זה כשצריך מייד ולא להיות לקוחות שבויים של שום חנות. אני רוצה להודות שוב ליושב-ראש הוועדה, למנהלת הוועדה, הגברת ענת כהן שמואל וליועצת המשפטית עורכת הדין יעל סלנט, ואני מבקש מחברי הכנסת לאשר את זה.

גברתי היושבת-ראש, אני רוצה לומר דבר נוסף בנושא אחר לא פחות חשוב.

אבל הוא חשוב מאוד. בימים האחרונים גועשת המערכת הפוליטית מהאמירה שנאמרה: "שכחו מה זה להיות יהודים", וכולם מתנפלים על יושב-ראש מפלגת העבודה שאמר את זה, והמילים הללו הפכו למין אמירה פוליטית, שיש כאלה שדורשים אותה לכאן ויש כאלה שדורשים אותה לשם. אבל אני רוצה לומר לך, גברתי היושבת-ראש, שאנחנו נמצאים היום בתקופה שבה מנסים בכל דרך, אם זה על ידי פסיקות בג"ץ, אם זה על ידי חקיקה ואם על ידי החלטות מינהליות של משרד ממשלה, לפגוע בסטטוס קוו של שבת קודש. הדבר הזה הופך את המילים האלה, "שכחו להיות יהודים", לא לאמירה פוליטית אלא לאיזו תחזית לשנים הקרובות. במדינת ישראל גדלים היום ילדים, ויגדלו בעזרת השם עוד הרבה ילדים, שאם הם לא יכירו את ההבדל הגדול בין יום חול לבין שבת קודש, אם הם לא יבינו שהם נמצאים כאן בארץ בגלל שהם חלק מהעם היהודי, שהסמל שלו, הסמל שלו זה השבת, אז ייצא מצב, אדוני יושב-ראש סיעת העבודה, שמה שאמר אבי גבאי יהפוך לנבואה. אולי גם הוא חושש מזה. אני חושש מזה מאוד, כי היום אנשים יודעים ששבת, הפרהסיה של שבת, נותנת את ההבדל בין המדינה הזאת לבין מדינות אחרות שסביבנו, בין המדינה הזאת לבין מדינות באירופה או במקומות אחרים,

המדינות עם יותר מים, יותר ירוק, הרים יפים, שלג, אבל המדינה שלנו היא מדינה יהודית. וכדי שלא ישכחו שזו מדינה יהודית אנחנו נלחמים בשבילם לשמור על הסטטוס קוו. זה התפקיד שלנו. אנחנו לא עושים את זה לא בשביל ילדינו שגרים בבני ברק ולא בשביל משפחותינו שגרות בשכונות חרדיות, אלא דווקא בשביל העם הזה, שחלק גדול ממנו הוא מסורתי ורוצה שהשבת תיראה שבת ולא תיראה יום חול, ולא שכל העבודות יהיו דווקא בשבת. אני רוצה לומר לידידיי בימין, בליכוד, שגם עליהם מנסים להלך אימים בעניין הזה, לצטט את מה שאמר מנחם בגין, זיכרונו לברכה. אני מצטט: לא היה עם כזה בעולם. בעלי מלאכה, סנדלרים, חייטים, בעלי עגלות בשבת: מלך. האיש היה מלך. חבר הכנסת בגין, אני מצטט את אביך, זיכרונו לברכה, שדיבר על שבת, והוא סיפר, ואני מצטט: "הילדים סביב השולחן, שבת מלכתא, בואי כלה בואי כלה. כל יהודי מלך. בעיר אין תנועה, אין תזוזה, אין עגלות, שקט מוחלט, גם הגויים מכבדים את השבת בסלוניקי". הוא לא דיבר על כאן, הוא דיבר על סלוניקי. והוסיף ואמר: "בסלוניקי הנמל היה סגור כי כל עובדיו היו יהודים". זאת השבת שהיטיב לתאר מנחם בגין, וזה לא פה בארץ. על אחת כמה וכמה כאן במדינת היהודים. מה אנחנו רוצים? שילדים ידעו שהיום שבת, שלא ישכחו מה זה להיות יהודים. אם אנחנו נשמור על השבת, אז הילדים ידעו והילדים יעבירו את זה לילדיהם. אף אחד לא נכנס ואומר לאדם מה לעשות בביתו, אבל הפרהסיה הציבורית צריכה לזעוק שבת, כי פה זה ארץ ישראל, פה זה מדינת היהודים, וכאן שומרים שבת. תודה רבה לחבר הכנסת יעקב אשר. אנחנו עוברים לרשימת הדוברים. חבר הכנסת מיקי לוי. אחריו, חברת הכנסת תמר זנדברג. עד שלוש דקות, אדוני, לרשותך. תודה רבה, גברתי. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, האמת היא שביקשתי לדבר כי אני באמת ובתמים מזועזע ממה שאני רואה פה ביממה האחרונה. קשה, קשה להישאר אדיש אל מול הגידופים, העלבונות, הקללות, שנשמעים ביממה האחרונה כנגד נשיא המדינה של כולנו. זהו שפל נוסף, בושה וכלימה שצריכה להעיר את כולנו, ומהר. כל מי שפותח את עמוד הפייסבוק של נשיא המדינה לא יכול שלא להזדעזע ולהתבייש מהדברים שנכתבים בו. אזרחים, בפנים גלויות, בשמם שלהם, בלי להתבייש ובלי להתחבא, כותבים דברי שטנה, מקללים ומגדפים את נשיא מדינת היהודים, מילים וביטויים שהדעת אינה סובלת ושלא אחזור עליהם, ברשותכם, מעל הדוכן הזה. אבל חבריי חברי הכנסת, אם מישהו שואל איך הגענו הלום, שלא ירחיק מבטו, שיסתכל כאן לתוך האולם הזה, שיביט בעיניהם של חלק מיושבי הבית הזה, שהרשו לעצמם לתקוף בבוטות ובגסות רוח את נשיא המדינה והשתלחו בו בשביל עוד כמה קולות עלובים בפריימריז, שיסתכל על מירי רגב, שרה בממשלת ישראל, שהפכה את גסות הרוח למדיניות ותוקפת את נשיא המדינה פעם אחר פעם בארסיות, שיראה את התנהגותו ואת דבריו של אורן חזן ויקשיב למתקפה של דוד ביטן על הנשיא. אתם אלה שנושאים באחריות לקללות ולגידופים. אתם אלה שמתירים את הרסן ומאפשרים לכל הרוחות הרעות האלה להשתולל. פעם אחר פעם אתם מפרקים לגורמים את הממלכתיות ואת מה שמאחד אותנו כעם. אתם אלה שהורסים את הבסיס המשותף של כולנו כאן. אתם לא מבינים שאין דרך חזרה. תתביישו לכם. אבל חבריי חברי הכנסת, כמו תמיד הדג מסריח מהראש. בתוך כל ההמולה והביזיון הזה יש שאלה אחת שמהדהדת כאן: להיכן נעלם ראש הממשלה? מדוע קולו לא נשמע? מדוע הוא מאפשר לחברי מפלגתו לתקוף בצורה בוטה וחסרת אחריות את נשיא המדינה? מדוע אינו מגנה את תמונתו המזוויעה של נשיא המדינה בכאפיה?

אני מסיים, גברתי. אותו ראש ממשלה, שיודע להגיב בשליפה בתוך 20 שניות על כל פרסום כנגדו, ממלא פיו מים.

למה הוא מחכה? לאלימות? לרצח, חלילה? אם נותרה באיש הזה טיפה כלשהי של אחריות ציבורית ומנהיגות, הוא צריך לגנות את הדברים, לקרוא ללשכתו את המגדפים ממפלגתו שלו ולדרוש מהם להתנצל לפני שיהיה מאוחר מדי.

תודה רבה לחבר הכנסת מיקי לוי. חברת הכנסת תמר זנדברג.

חבר הכנסת יוסף ג'בארין, אם יהיה באולם. עד שלוש דקות, גברתי, לרשותך. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. שמענו הרבה מאוד גינויים לתמונת הנשיא בכאפיה, ונדמה לי שזה לא עצם הפוסטר ואפילו לא הכאפיה שעוררו את האמוציות ואת החרדה והבהלה המאוד-משמעותית שראינו ביומיים האחרונים אלא הקונוטציה. והקונוטציה, אנחנו ציינו 22 שנה בדיוק לסמלים דומים רק לא מזמן, ואני מדברת על התקופה שקדמה לרצח רבין. אני רוצה להזכיר ולציין עוד אירוע שאותי מאוד מאוד החריד ועברו עליו לסדר-היום. אני רוצה לנצל את ההזדמנות שנמצאת כאן סגנית שר החוץ, ציפי חוטובלי. במוצאי שבת את התראיינת מול מנכ"ל שוברים שתיקה, אבנר גבריהו. עמדתך ידועה, ואני לא רוצה להיכנס לחילוקי הדעות האלה כרגע. אלה חילוקי דעות גם פוליטיים וגם מאוד מאוד משמעותיים, ואני חושבת שהם ענייניים, ויש על מה לדבר, ויש בהחלט מקום ללבן את הדברים. דעתי כמובן שונה לגמרי משלך, אבל את חזרת והשתמשת במילה "בוגד" ו"בוגדים", כאשר את יודעת בדיוק מה הקונוטציה הלאומית והציבורית של המילה הזאת.

גם היא מחזירה אותנו 22 שנה אחורה.

מה שהם עושים, הם בוגדים, מה שהם עושים זה פטריוטיות, מה את מדברת. שאין כמוה. וגם אם את לא מסכימה לדברים האלה, וזו זכותך,

השימוש בשורש בג"ד,

היה צריך לצאת מהלקסיקון, לתת עדות אחת של הארגון הזה,

שהיא אמת. בצד תמונות הכאפיה, את מגינה על שקרנים, זה מה שאת עושה עכשיו, את מגינה על שקרנים. את יכולה להגיד שקרנים.

את יכולה להגיד טועים,

את יכולה להגיד הרסניים. אל תשתמשי במילה "בוגדים", כי אז אנחנו כולנו נשאל אם לא למדנו כלום. אני רוצה להגיד לך, ואתם אולי חושבים שזה חלק ממשחק פוליטי, אתם אולי חושבים שככה אתם מקוששים כמה קולות ומקוששים כמה לייקים בפייסבוק וקורצים לציבור. הינה, אבי גבאי מתחרה איתכם על הציבור הזה. יפה מאוד, כל הכבוד. אבל אני מזהירה ומתריעה שזה עלול להיגמר באלימות, ואולי קשה, ואף אחד מכם לא יוכל לרחוץ בניקיון כפיו אל מול ההסתה שאתם מובילים, הסתה נגד חיילי צה"ל, שבסופה של שרשרת תסתיים באלימות. את מגינה על הסתה נגד חיילי צבא הגנה לישראל, קחי את הדברים האלה,

קחי את הדברים האלה, קחי אותם לתשומת ליבך.

יש כאן אווירה,

חבר הכנסת מוסי רז. שמסיתים באופן שיטתי נגד צבא ההגנה לישראל. זה מה שאת עושה. סגנית השר חוטובלי, טוב טוב על מי את מגינה, שוברים שתיקה הם חיילי צבא ההגנה לישראל, הם חיילים שמוציאים דיבה על הארגון החשוב שבזכותו את ואני יכולות לשבת כאן. הם חיילים שמבקשים מכולנו להביט במראה,

שנות שליטה צבאית על אוכלוסייה אזרחית.

מי שלא רוצה להסתכל במראה הזאת, תודה. יכול להמשיך לטמון את הראש בחול, אבל לא להסית בבוגדנות ובכאפיות,

לא, הם לא. זה מה שאת עושה. קולך רם מהם, המגפון שלך הוא חזק מהם, וההסתה הזאת היא נמר שאפשר לרכוב עליו אבל אי-אפשר לשלוט בו. תודה רבה לחברת הכנסת תמר זנדברג. את לא יודעת איך הוא ייגמר. זמנך תם.

חבר הכנסת יוסף ג'בארין, אינו נוכח, חברת הכנסת יעל גרמן, אינה נוכחת, חבר הכנסת איתן ברושי, אינו נוכח, חברת הכנסת מיכל רוזין, אינה נוכחת. חברת הכנסת מירב בן ארי, בבקשה, גברתי. בזה אני מודיעה על סגירת רשימת הדוברים. בבקשה, גברתי, עד שלוש דקות. תודה, גברתי היושבת-ראש. אדוני השר, כנסת נכבדה, גם אני עליתי לכאן כדי לדבר על ההסתה כנגד נשיא המדינה. הקשבתי לדברים של חבריי וגם לחבר הכנסת מיק לוי. לצערי, אנחנו שומעים כל יום מחדש, כל שבוע אנחנו קמים לכל מיני גחמות חדשות בכל מה שקשור למוסדות המדינה, המוסדות הממלכתיים.

לצערי, שמענו ביקורת קשה ונוקבת, אני לא יודעת אפילו אם זו ביקורת, כנגד החלטת נשיא המדינה. אני חייבת לומר שני דברים,

לגופה של ההחלטה: חשוב לומר שנשיא המדינה אימץ את החלטת הרמטכ"ל, אימץ את החלטת שתי הערכאות השיפוטיות ובסך הכול עשה את מה שמתבקש, כי זה מה שנקבע גם בשפיטה, גם בצבא, וכיבד את זה. ודבר שני, לגופו של עניין: על מה אנחנו מדברים כאן? אנחנו מדברים על שלושה חודשים, שלושה חודשים שבהם, בגלל אימוץ ההחלטה נכנסה, אני לא יודעת איך אפשר להגיד את זה, כאילו אלאור אזריה נשלח עכשיו למאסר עולם. פרופורציות. זה לא החודשים, זה רישום פלילי על הריגה, ואת זה אפשר היה למחוק. חברת הכנסת ענת ברקו, לאור זה שגם הובלת את הנושא של הרישום הפלילי,

את יודעת, רגע, רגע. לא, אני לא, לא כולם ביחד. חבר הכנסת מיקי לוי. בטח שלא נגד הנשיא. חבר הכנסת מיקי לוי וחברת הכנסת ענת ברקו, כרגע זכותה של מירב בן ארי. אני רוצה להגיד משהו לזכותה של חברת הכנסת ברקו,

אני רוצה להגיד לך שני דברים: האחד, אני יודעת שאת נגד ההסתה נגד נשיא המדינה,

כל גוף ממלכתי,

כל חברי הכנסת מימין ומשמאל, גם שרים דיברו על זה וגם חברי כנסת. אבל חשוב לומר, לא אבל, הנושא של הרישום הפלילי שעליו דיברת, אנחנו יודעים שתינו, ואת במיוחד, שגם רישום ניתן למחוק. ניתן למחוק רישום פלילי. את יודעת את זה וגם אני יודעת את זה.

הרבה בזכותך, גם חשוב לומר. אני חייבת לומר משהו אחד: בסוף, בשורה התחתונה, ההחלטה של הנשיא לא הגיעה בחלל ריק, היא הגיעה אחרי המלצות, היא הגיעה אחרי החלטה של הרמטכ"ל ואחרי החלטה של בית המשפט. והמתקפה הזאת נגד נשיא המדינה לא רלוונטית לימין או שמאל, שמעתי גם את חברת הכנסת בוקר. בסוף כולנו נגד הסתה וכולנו נגד, חלילה, הסתה. מותר לנו להביע ביקורת לגיטימית. ביקורת היא לגיטימית, אבל אני מציעה לך להיכנס לדף של הנשיא ולהבין שזה קצת חרג,

הרבה, מגבולות הביקורת. להיכנס לדף שלי ולראות, נאוה, לי את אומרת?

הדבר הראשון שעשינו יחד: דיברנו על שיימינג. את זוכרת שעשינו יחד.

בטח לא אחד נגד השני. לא לדאוג רק לנשיא, לדאוג גם לצדדים האחרים. נכון, נכון, ועשינו את זה ביחד. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת מירב בן ארי. חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח, חבר הכנסת נחמן שי, אינו נוכח, חבר הכנסת איציק שמולי, אינו נוכח. מוותר, חבר הכנסת יהודה גליק, אינו נוכח, חבר הכנסת ישראל אייכלר, אינו נוכח, חברת הכנסת לאה פדידה, אינה נוכחת. חברת הכנסת נאוה בוקר, בבקשה גברתי.

הכנסת, היום אני רוצה לדבר על הטעות הנוראה שעשה נשיא המדינה כשהחליט שלא להעניק חנינה לאלאור אזריה. מדובר בהחלטה מאכזבת וחסרת רגישות. הנשיא התעלם ממשפט הראווה הנורא שנעשה לחייל.

הוא התעלם מתקופת המעצר הממושכת, שבאופן תמוה, מדברים סרה בנשיא המדינה?

אני אומר את מה שאני חושבת, ואתה לא תפחיד אותי. חבר הכנסת מיקי לוי, אני מבקשת. את לא מתביישת?

את צריכה להסיר את הכובע בפני רובי ריבלין. חבר הכנסת יואל חסון. הוא ילמד אותך מה זה להיות ליכודניק ומה זה להיות בית"ר. חבר הכנסת יואל חסון, אני מבקשת להפסיק. תפסיק עם הפופוליזם הזה, בבקשה ממך, ותואיל לתת לי לסיים את דבריי.

זאת לא הסתה. גם לצייר אותו בכאפיה? למה המוסר הכפול והצביעות הזאת, תגידי לי? למה, כי זה לא מתאים לאג'נדה שלכם? תגידי לי את, שבמפלגה שלך צורחים שהרצח של רבין לא היה רצח פוליטי.

כי אצלכם כשהימין מבקר את הממסד אז זו פגיעה בדמוקרטיה, אבל כשהשמאל עושה את זה, אתם מגינים על הדמוקרטיה.

את מדברת יחד אתה, וזה לא ראוי. זה לא קשור לימין ושמאל. זה קשור ועוד איך. מה זה קשור? למה כשאני הגשתי תלונה על כך שראש הממשלה, התמונה שלו הופצה כשהוא במדי אס-אס, ומשווים אותו להיטלר, אף אחד לא התייחס? זה לא נכון. אף אחד לא התייחס לכך. זה לא נכון. עלינו לפה והזדעקנו. כשאיימו על החיים שלי וכתבו שנגיע למוות בסקילה,

אתה השקרן. חבר הכנסת מיקי לוי, אני קוראת אותך לסדר

אז בדיוק עכשיו הוא גם לא רואה ולא שומע את סגניתו במשרד החוץ מסיתה כנגד אנשים שתרמו למדינה הרבה יותר ממנה.

בדיוק בזמן זה בא. מי? מי תורם למדינה? בדיוק בזמן זה בא, כשסגן שר הביטחון, עמד פה בשבוע שעבר ואמר, לא פחות ולא יותר, שהתושבים בעין אל-חילווה באו לאחרונה. לשאלה שלי אם הם באו ממאדים הוא ענה, לא פחות ולא יותר, את התשובה: כן. הוא ענה כן. אז אנחנו עכשיו, כשמטפלים באופטומטריה, אולי נעניק לו את צילומי האוויר שיש לנו מהאלף הקודם, שרואים אותם שם, אולי עכשיו, אחרי הבדיקה הזאת של האופטומטריסט הוא יראה יותר טוב שהוא מגרש אנשים שנמצאים בבתיהם עשרות שנים. רק בגלל שרימו אותו אולי, אני לא יודע מי המינהל האזרחי, הצבא. מי זה פה שעושה את מלאכת הרמייה הזאת? מי עושה את המלאכה הזאת? ביקרתי שם בשבת יחד עם חבריי זוהיר ובהלול ועיסאווי פריג', והגענו לסדום, פשוט כך.

קווי מתח גבוה עוברים למתנחלים שזה מקרוב באו, אבל להם החרימו את המערכת שהם הביאו, מערכת שמש לארגן חשמל. יש שם מים, צינור למתנחלים שהגיעו לשם מייד לאחר פינוי קטיף יש, אבל להם מחרימים את המים שהם קונים ממכליות. זו סדום. הגיע הזמן שסגן שר הביטחון יתחיל לראות טוב יותר לפני שהוא עומד פה בכנסת ואומר דברים שהם פשוט שקר. פשוט שקר. בעוד סגנית שר החוץ מסיתה, סגן שר הביטחון משקר, וכל הליכוד עסוק בהסתה. הימין. והם אחרי זה יתעוררו ויגידו: לא ידענו, לא שמענו, לא ראינו מהמרפסת, לא ראינו את תצלומי האוויר. די, תפסיקו כבר עם המשחקים האלה. לכו, תראו יותר טוב מה שקורה כאן. תודה רבה לחבר הכנסת מוסי רז. חברת הכנסת עליזה לביא, אינה נוכחת, חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, אינו נוכח, חבר הכנסת אמיר אוחנה, אינו נוכח, חבר הכנסת עיסאווי פריג' אינו נוכח. חברת הכנסת קסניה סבטלובה, בבקשה, גברתי. עד שלוש דקות לרשותך. היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, אנחנו חייבים משמאל ומימין לתמוך בנשיא האהוב, באדם הישר, שלא מנסה לקושש קולות, בן אדם שלא מנסה באמצעות אמירות פופוליסטיות לגרוף אהדה מאוסה באותם חוגים שהם חוגים פאשיסטיים והם חוגים גזעניים, והם חוגים שלא עוצרים בדרך לכתיבת טוקבקים פוגעניים שמקומם לא במדינה דמוקרטית, לא במערכת הדמוקרטית, שפוגעים בכולנו ומפיצים רעל יום-יום. אני שומעת את הדברים על כך שהדיון הוא ענייני ועל כך שהביקורת היא לגיטימית, ואני אומרת: איפה אתם חיים? האם אתם חיים באותה ישראל כמוני? האם אתם חיים באותה מדינה שבה נרצח ראש הממשלה יצחק רבין בגלל תעמולה זדונית, תעמולה ארסית, תעמולה רעילה? גם הרוצח בכבודו ובעצמו אמר על כך: הינה, אני אומר את מה שאומרים לי, מה שאומרים לי אלה שהזינו אותי בשנאה, אני עושה את דברם. האם צריך לדעת יותר מזה כדי לדעת שגם היום הדברים נשמעים באותם טונים ואף טונים יותר גבוהים, וטונים שהם מאיימים ממש? ויש קריאות למוות ויש קריאות למוות בסקילה ויש קריאות למוות בחנק, ויש קריאות למוות בכל מיני צורות נגד הנשיא שלנו ראובן ריבלין, אך ורק בגלל שלא הואיל לשתף פעולה עם "הצל" ואלה שמזינים מתוך הבית הזה את "הצל". ואני רוצה לומר לכל אלה שעכשיו,

מתנערים ואומרים: לא, על מה אתם מדברים, זאת הסתה? לא, זאת לא הסתה. הסתה זה לדעתכם כשכבר באו לבן אדם והרגו אותו? וכשעוד לא הרגו אותו אז מותר אולי לשאול: אה,

אולי אפשר עוד לעשות משהו כדי שלא תהרגו אותו בסוף, אולי כדי שלא יהרגו בסוף, כדי שלא יהיה רצח פוליטי נוסף? אנחנו עכשיו נמצאים באווירה ציבורית מסוכנת ביותר. ואנחנו יודעים שכמעט כל אמירה שלא מתיישבת עם הימין הקיצוני, והימין הקיצוני מכתיב ממש את סדר-היום מתוך הקואליציה הנוכחית, מתוך גרונם של השרים, שלא מוסיפים כבוד למדינת ישראל כאשר הם אומרים דברים כמו: הסודאנים הם סרטן. ולא צריך פה להזכיר דברים אחרים שנאמרו גם על אזרחי מדינת ישראל הערבים, על יהודים אחרים, על אלה שחיים בחוץ לארץ והם כבר לא שייכים לעם היהודי,

הוציאו מהעם היהודי כמה מיליוני יהודים,

זאת לא הסתה?

תתביישו לכם. תתביישו לכם, כל אלה שמזינים בשנאה את הטוקבקיסטים. הטוקבקיסטים עושים את דברכם, אלה שמחזיקים את האקדח, שאם הוא נמצא על הבמה, אז בסופו של דבר הוא יירה, האקדח הזה, וזה יהיה על אחריותכם. תודה רבה לחברת הכנסת קסניה סבטלובה. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, בבקשה, גברתי. עד שלוש דקות לרשותך. כבוד היושבת-ראש, האמת, ישבתי והקשבתי טוב מאוד לנאומים, ואני שואלת את עצמי: האם היה צריך להגיע עד כדי הסתה על נשיא המדינה כדי להתעורר ולהתחיל לדבר על ההסתה היומיומית שאנחנו חווים, גם בבית הזה וגם מחוץ לבית הזה, גם על ידי שרים, גם על ידי חברי כנסת וגם על ידי טוקבקיסטים ועל ידי אנשים ברחוב, שמוזנים יום-יום, אבל העיקר העיקר, מוזנים על ידי הסתה שהתחיל אותה ראש הממשלה בעצמו. הוא הולך ומפתח תוך שנתיים וחצי אווירה כזאת שכל מי שחושב אחרת, כל מי שמתבטא אחרת, כל מי שרוצה להביע דעה פוליטית אחרת, אפשר להסית נגדו, ואפשר להסית נגדו עד כדי כך שהדם שלו יהיה הפקר. היה צריך להגיע עד לנשיא המדינה כדי להתעורר. אבל תשימו לב גם לדברים שמתחוללים בדיונים האלה: מדברים רק על הסתה נגד אזרחים יהודים בדרגים שונים, אבל אף אחד לא מתייחס להסתה היומיומית נגד אוכלוסייה שלמה, נגד 20% מאזרחי המדינה, נגד הנציגים של הציבור הזה, האוכלוסייה הערבית במדינת ישראל. לפני יומיים צייצתי משפט אחד שדיבר על הצעת טראמפ, נשיא ארצות הברית, בעניין פתרון לקונפליקט הישראלי פלסטיני, מה שנקרא. אמרתי באופן הכי פשוט שניסיון להשיג הסכם כזה תוך סחיטה ואיומים לא יניב הסכם אמיתי, וזה עלול לגרום להידרדרות במצב, שישלמו את המחיר שלה שני העמים. אתם צריכים להיכנס לטוויטר ולראות את מסע ההסתה וההשמצה, שהוביל בעיקר חבר כנסת, כאשר הפכתי פתאום, מאחת שמזהירה מאפשרות של התפתחות כזאת, ודיברתי על שני העמים, הפכתי למין טרוריסטית גדולה. חבר כנסת ניגן וטוקבקיסטים הלכו אחריו כמו עדר. הסתה פרועה כזאת לא תסתיים אצל האוכלוסייה הערבית. אמרנו את זה לפני שנתיים וחצי, ולצערי הרב,

אנחנו מגיעים למצב הזה שאפילו נשיא המדינה, חבר ליכוד, כבר לא חסין, נא לסיים. מפני הסתה כזאת. לאן עוד נגיע? כנראה יש אנשים שלא יירגעו עד שיהיה דם, תודה. של אלה שמסיתים נגדם. תודה רבה לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. חברת הכנסת מיכל בירן, אינה נוכחת, חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, אינה נוכחת, חבר הכנסת עמר בר-לב,

חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת, חבר הכנסת מסעוד גנאים, אינו נוכח, חבר הכנסת זוהיר בהלול, אינו נוכח, חבר הכנסת טלב אבו עראר, רגע.

אה, זוהיר, אתה מעוניין לדבר? בבקשה, אדוני. פשוט הנשים היקרות שעומדות כאן הסתירו לי אותך. בבקשה, אדוני, שלוש דקות לרשותך. הביטוי בעולם הספורט לחסימה זה block shot. אז הם עשו לי, אבל אני בכל אופן עומד על דעתי ורוצה לומר כמה דברים. גברתי ראשת המושב, זהו עוד תמרור אזהרה, זוהי עוד קריאת השכמה.

וצריך לזכור, אתם כורים שוב את הבור של עוד קטסטרופה פוליטית במדינת ישראל.

הפוליטיקאים בצד השמאלי שלי, בצד הימני של המפה הפוליטית, מתירים את דמו של נשיא המדינה, נשיא מדינת ישראל ראובן ריבלין. כמו שאתם התרתם את דמו של ראש הממשלה, אתם רוצים רפובליקת בננות, ולא להעביר ביקורת על אף אחד. כל ההסתה הפרועה שלכם,

חבר הכנסת אורן אסף חזן. לא, לא רפובליקת בננות, אורן, אבל

יש הבדל בין רפובליקת בננות לבין מה שקורה, אל תנופפי בידך, נופפי בלשונך ובאמונתך. גברתי נאוה בוקר, חברת הכנסת המכובדת,

תעריכי

האופייני שלכם אל עבר כל מה שמבליח ערכים במדינת ישראל. מי אני שאני אגן על כבוד נשיא המדינה? אבל מכיוון שאני מעריך את

איחולים למותו ודברי בלע שאינני מתכוון לחזור עליהם. זהו גל עכור נוסף במערכה שמנהלים כמה שרים וחברי כנסת חסרי אחריות כנגד נבחרי ומשרתי הציבור אשר מבצעים את מלאכתם נאמנה, מקיימים ואוכפים את החוק באומץ ובממלכתיות. ויש גם אחרים, דוגמת, אני מציין פה את יושב-ראש הכנסת, שדיבר הבוקר בצורה מאוד נחרצת כנגד המילים שנאמרו, השר שטייניץ, ואפילו את שר הביטחון אני מציין, שהעביר ביקורת, אבל ביקורת בצורה ראויה. ומי מוביל את הגל הנוכחי? שרת התרבות. אני חוזר: שרת התרבות,

של מדינת ישראל, אשר קבעה כי הנשיא פגע במוסד החנינה. ואני שואל: מי שמך

האם הנשיא, שהחליט שלא לבטל החלטת שמונה שופטי צה"ל בשתי ערכאות שונות, פגע במוסד החנינה? הנשיא מפקיר את חיילי צה"ל, האם את, שרת התרבות, והאם אתם יודעים כמה מזמנו מקדיש נשיאנו לרווחתם ולביטחונם של מפקדי צה"ל וחייליו? ניתן לחלוק על החלטת הנשיא, אפשר גם להביע על כך מחאה, כך מתנהלת דמוקרטיה, אך בשום אופן אין מקום להסתה, להסתה הפרועה והמסוכנת המתחוללת כעת ברשת, הסתה שזוכה, לצערי, לרוח גבית מדבריהם של שרים וחברי כנסת. חלפו רק שבועיים מאז ציינו את יום השנה להירצחו של ראש הממשלה שלנו יצחק רבין,

ושוב אנו עדים למסע הסתה פרוע, מתועב כנגד מנהיג ישראלי. אדוני היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, ראינו בעבר הלא-רחוק,

ראינו, חופש ביטוי בשמאל ושיסוי לימין.

ראינו בעבר הלא-רחוק, שיסיתו נגד, לאילו מחוזות, שייגמר הזמן, לאילו מחוזות, אני מבקשת לא להפריע. אני מבקש לקבל, חבר הכנסת אורן אסף חזן, למה? עכשיו אני מוסיפה לו עוד 30 שניות. למה, אהה.

כי אתה הפרעת. אני מבקשת לא להפריע. בבקשה, אדוני. עכשיו, כבוד היושב-ראש, ראינו בעבר הלא-רחוק לאילו מחוזות הובילו אותנו אותן הפעולות, דומות להן. ואני קורא מכאן לראש הממשלה: רק לפני שבועיים עמדת על במה זו וקראת לפיוס לאומי, גנה בחריפות את מסע ההכפשה הזה כנגד נשיא המדינה. אני קורא לשרים ולחברי הכנסת: עלינו לשמש דוגמה ומודל לציבור ולא להעלים עין וודאי שלא לתמוך ולאפשר את השיח האלים הזה.

עלינו לעשות זאת לפני שיהיה מאוחר מדי.

תודה רבה, חבר הכנסת איל בן ראובן. חבר הכנסת מאיר כהן, אינו נוכח, חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי,

מוותר. חבר הכנסת אורן אסף חזן, בבקשה, אחרון הדוברים. חברתי היושבת בראש, כבוד השרים, כנסת שכמו תמיד היא רק בחלקה נכבדה והחלק האחר, אין לו בכלל מקום בבית הנבחרים, רבותיי, חלאס לעבוד על הציבור בעיניים. מספיק לצעוק הסתה שמסתה, פוליטיקאים מוליטיקאים. השרה הזאת תקפה וחבר הכנסת חזן לא התבייש והיה חריף ואמר שצריך לבטל את מוסד הנשיאות. שומו שמיים, הוא בא ואמר שהנשיא כשל בתפקידו. הרי על מה בסך הכול אנחנו מדברים? על נשיא שלא התבייש ללכת ולתמוך בהתבוללות. זה לגיטימי, להגיד: יהודייה עם ערבי זה בסדר, במדינת ישראל, ביתו של העם היהודי. הנשיא שקרא לכולכם טרוריסטים: בני עמי בחרו בטרור. הוא לא העביר ביקורת על אירוע, הוא לא דיבר על נקודה מסוימת, הוא לא דיבר על, הוא דיבר על בני עמו. רבותיי, אנחנו בני עמו, ואנחנו לא בחרנו בטרור. הוא גם עושה לנו פאולים בעולם: הוא מקבל מסרים ממשרד החוץ, אבל פעם אחר פעם הוא פולט שטויות מהפה כמו שנוח לו. אז אנחנו נבקר אותו. אנחנו נבקר אותו. ואם יהיה צורך, נדיח אותו מתפקידו. אתה יודע למה? אני יודע למה. אדוני, אתה לא יכול. אנחנו יכולים. לך תלמד את החוק. לכו תלמדו את החוק. אתם יושבים פה ומחממים את הכיסא ולא מכירים את החקיקה בכלל. מוסד הנשיאות הוא מוסד שאמור לדבר על אחדות בעם, מוסד שאמור לאחות את הקרעים. אתם, רק בושות עושים בעולם.

קטנטנה, הנשיא, מי אתם? סמכות קטנטנה, לחנינה, וגם בה הוא כשל.

אני קצת יותר צעיר מכם. לא שמעתי את הפוליטיקאים דאז וגם היום מזדעקים על החנינה בקו 300. גם לא שמעתי אתכם, להבדיל אלפי הבדלות, מזדעקים על החנינה לאהוד אולמרט,

חנינה שתמכתי בה. אבל רבותיי, המציאות הזאת שבה נשיא מדינה שאמור להיות א-פוליטי הופך להיות גורם פוליטי, שמאלני קיצוני, היא מציאות מסוכנת שצריך לעצור אותה. אל תתבלבלו, אנחנו נמשיך להעביר ביקורת. זה תפקידנו להעביר ביקורת. הרי מה אתם רוצים פה, רפובליקת בננות? שכולנו נשב כל היום ונחייך, נעלה תמונות באינסטגרם, אוה אינסטוש,

את הסמכות לחוקק כבר לקחו לנו, הסמכות לפקח, מזיזים אותה הצידה. לא ייקחו לנו את הפה שלנו. לא ייתנו לנו ולא יסתמו לנו את הביקורת. כל מי שיעשה טעות ולא יכבד את מקומו, יחטוף, יחטוף גם יחטוף, ביקורת לגיטימית. שלא יהיו פה אי-הבנות. אני מתנגד לתמונה עם הכאפיה, אני מתנגד להסתה, אבל איפה הייתם כשעשו את זה לראש הממשלה? איפה הייתם כשעשו אותנו במדים של נאצים?

גינינו, אורן, איפה הייתם?

תבינו עוד משהו, תראו כמה צביעות יש בשמאל בישראל. איפה היית כשעשו את זה לרבין?

תראו, הייתי ילד אחרי בר-מצווה. עמדתי בכיכר ולא, והתנגדתי לזה.

אנחנו התנגדנו.

אז אתה, שמולי, איפה היה המחנה,

אתה מספיק אינטליגנטי. אני אגלה לך סוד: אני לא רצחתי את רבין. ויגאל עמיר, שרצח את רבין, רצח ראש ממשלה יהודי, ומקומו מאחורי סורג ובריח עד סוף חייו, ולא ניתן לשנות את זה. חלאס עם הפוליטיזציה. נא לסיים.

משפט אחד, ברשותך, אחרון, כי הפריעו פה רבות. בבקשה, משפט אחד. עכשיו תראו, רבותיי, כמה הצביעות לא נוזלת, משפריצה לכל עבר, מכיוון השמאל בישראל: פתאום הכאפיה זה דבר מסוכן. אני מתפלא עליך, זוהיר בהלול. הרי כאפיה בחברה הערבית מסמלת מעמד, מסמלת כבוד, מסמלת יוקרה. פתאום מי שרואים אותו עם כאפיה, זו גזענות?

חלאס לשקר, ואנחנו נמשיך לבקר.

תודה רבה לחבר הכנסת אורן אסף חזן. יסכם את הדיון חבר הכנסת יעקב אשר, היוזם. חבר הכנסת יעקב אשר, אנחנו מבקשים לסכם את הדיון, אם יש צורך. יש צורך בסיכום? אתה מעוניין? בבקשה. בעיקרון אתה לא חייב, אבל ההחלטה שלכם. לסכם? בבקשה, אדוני. בבקשה. זכותך.

גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני שוב רוצה לנצל ולהודות, לא היית קודם, אלי ידידי, להודות לך על אישור החוק. זה שוב מסוג הדברים הקטנים אבל החשובים, שלקוח שעובר בדיקת ראייה בחנות אופטיקה יקבל את המספר שלו ולא יהיה לקוח שבוי, וזה יהיה אצלו, מונח בארנקו, עם כל המסמכים האישיים שלו. אני רוצה שוב להודות ליושב-ראש ולחברי הכנסת, שבוודאי יצביעו בעד, אבל בגלל שיש יושב-ראש סיעה חדש במפלגת העבודה, אז אנחנו ליתר ביטחון, אני אסכם בעוד כמה מילים בנושא השני שדיברתי. לא צריך, לא צריך, אנחנו בעד.

בדילמה בין עליזה לבינך, אני בוחר בעליזה כרגע. עליזה, אנחנו בעד. מאחר שיושב-ראש הסיעה אומר שהם בעד, אני קיבלתי אישור מעליזה. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת יעקב אשר. רבותיי, אנחנו עוברים להצבעה. כעת נצביע על הצעת חוק העיסוק באופטומטריה (תיקון מס' 3) (מסירת תוצאות בדיקת ראייה ומרשם), התשע"ח 2017, בקריאה ראשונה. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק העיסוק באופטומטריה (תיקון מס' 3) (מסירת תוצאות בדיקת ראיה ומרשם), התשע"ח 2017, לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה. 47 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובעת כי הצעת חוק העיסוק באופטומטריה (תיקון מס' 3) (מסירת תוצאות בדיקת ראיה ומרשם), התשע"ח 2017, עברה בקריאה ראשונה, וחוזרת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות להכנה לקריאה שנייה ושלישית. הודעה לסגן מזכירת

או משהו מהסגנון הזה, מישהו בא וחסם אותו, האדם יכול לחכות שעה, שעתיים,

הוא יתקשר למשטרה, לפיקוח העירוני, יבוא השוטר, יבוא הפקח העירוני, ואין לו סמכות לאכוף בזמן אמת על אותו אדם שחוסם אותו. ואני חשבתי לעצמי: למה לתת סמכויות יתר למשטרה? למה לתת לבן אדם עוד דוחות, עוד קנסות? אבל את ההצפה, כמה שיותר, יותר טוב. נכון, לא רק בזה. אבל את ההצפה של הטלפונים והמיילים שקיבלתי יחד עם חברי חבר הכנסת פרי, שגם הוא הגיש הצעה דומה, ואני רוצה בהזדמנות בזאת להודות לו, גם על שהוא ניהל את הוועדה בשום שכל וחידד את הדברים בצורה הטובה ביותר על מנת שנגיע לנוסח המוסכם. אבל הנוסח באמת אומר שמהיום, בעזרת השם, משההצעה הזאת תעבור, כשיבוא אותו פורע חוק ויחסום אותנו, גם במקום פרטי, המשטרה תוכל לבוא ולתת לו דוח. כי לא ייתכן בעולם שאדם יחנה במקום טוב, ומישהו יבוא ויחסום אותו, והמשטרה תגיד: אין לי מה לעשות. אין דבר כזה "אין לי מה לעשות". אין ספק שאנחנו לא רוצים לגרום עוד עול ועוד רפורטים וקנסות על האנשים, אבל כל בן אדם שחווה פעם אחת את החוויה הלא-נעימה הזאת של לחכות שעתיים ושלוש לבן אדם, תגיע לפואנטה.

הפואנטה היא לתת סמכות למשטרה. השוטר יבוא ויתרשם במקום שאדם חסם מישהו שחנה בהיתר, לתת לו רפורט, לתת לו דוח. ואדם שיקבל דוח, אז החבר שלו בפעם הבאה יחשוב פעמיים אם הוא יכול לחסום ולסמוך על זה שיבקש סליחה אחר כך. אני רוצה להודות לחברי ועדת הכלכלה, שתמכו כולם פה אחד בחוק הזה, לשר הרב דרעי, שתמך מהרגע הראשון וקידם את החוק הזה, לשרים ישראל כץ בתחבורה והשר גלעד ארדן, שלקחו סמכויות, המשטרה לקחה סמכות על עצמה לאכוף את החוק הזה, וכמובן, לחבר הכנסת פרי, שמהרגע הראשון קידם ודחף את זה בוועדה. אני רוצה להודות גם ליועץ שלי עקיבא חופי וליועצים ארבל ולילי ברוש על כל העזרה, ובעזרת השם, נקווה שיתמכו בזה כולם וזה יעבור.

תודה רבה לחבר הכנסת מיכאל מלכיאלי. רבותיי, אנחנו עוברים לרשימת הדוברים. חבר הכנסת יעקב פרי, כיוזם החוק יש לך גם חמש דקות. אני מבינה שהתחלקתם. בבקשה, אדוני. תודה, גברתי היושבת-ראש. חברותיי וחבריי חברי הכנסת, קודם כול, רוב תודות לחברי חבר הכנסת מלכיאלי על הצעת החוק שהוא הגיש ואני מצטרף אליה. גבירותיי ורבותיי, המלחמה בקטל בדרכים לא צריכה להיות סיסמה ריקה מתוכן, אלא רצופה במעשים על ידי כל אחת ואחד מאיתנו, בוודאי על ידי גורמי האכיפה. חוקי התנועה והחניה אומנם מוסדרים בחוקים, והם שקובעים מה מותר, מה אסור, כיצד להתנהל, ואנחנו חייבים לציית להם. בפועל, יש הרבה מאוד שטחי הפקר בתחומים הללו. תארו לעצמכם מצב שבו אנחנו מתקשרים למוקד 100, אתם רוצים להתריע על סכנה ברורה להולכי רגל או לרכבים הנוסעים כחוק, אבל המשטרה לא יכולה לספק מענה, היא פשוט מנועה מלטפל בנושא, לא תופיע לא כי היא לא רוצה או עקב מחסור בניידות וכוח אדם, היא פשוט לא יכולה על פי החוק. זאת בדיוק הבעיה הקיימת בחניונים הפרטיים. מדינת ישראל לא הסמיכה את המשטרה לבצע פעולות אכיפה, אדוני יושב-ראש הקואליציה, חברת הכנסת שרן השכל, זה כבר קצת יותר ממה שנראה בסדר, אז בבקשה, או לצאת החוצה לדבר או להוריד את הקול.

לא, לא, הם שמעו לי, הם כבר לא מדברים.

עכשיו גם אורן אסף חזן רוצה לצאת?

תעשה קצת כבוד לדובר. קצת כבוד לדובר. אני עושה הרבה יותר מקצת כבוד, אדוני. חבר הכנסת דוד ביטן, בבקשה.

זו בדיוק הבעיה שקיימת בחניונים פרטיים. מדינת ישראל לא הסמיכה את המשטרה לבצע פעולות אכיפה בחניונים הללו גם כאשר מדובר במפגעים בטיחותיים מהמעלה הראשונה. הצעת החוק שחבר הכנסת מלכיאלי ואני מגישים היום היא תולדה של פניות ציבור, אזרחים מודאגים שחיי ילדיהם ושכניהם יקרים להם, וגם הסדר הציבורי חשוב להם.

אני חושב שהסדר הציבורי חשוב לכל אחד מאיתנו במדינה מתוקנת. בגלל שטחי ההפקר שנוצרו על ידי המדינה, לוועד הבית, לדייר או לאזרחים אכפתיים לא נותר אלא להתעמת עם כאלה המסכנים את בטיחות המשפחות והילדים בחניון של ביתם. אני סבור שהצעת החוק היא בעלת פוטנציאל למנוע אלימות, חיכוכים ועימותים בין אזרחים. בדיון שערכנו בוועדת הכלכלה להכנת הצעת החוק לקריאה ראשונה דווח על ידי משרד הפנים שכ-20% מהפניות למוקד 100 הן בגלל חניה במקומות אסורים או תפיסת חניות השייכות לפלוני על ידי זרים. 20% מהפניות למוקד 100, זוהי כמות עצומה של פניות. במקום שהמשטרה תעסוק באמת בפלילים, בהשלטת סדר, בפשעים, בביטחון, היא נאלצת להתמודד בחוסר אונים מול אזרחים מתוסכלים, שבצדק מחפשים פתרון. מדובר על נושא שהוא מאוד משמעותי ודורש פתרון על ידי המדינה, ואני מאוד שמח שהמשטרה נרתמה לקחת חלק משמעותי בטיפול בסוגיה הזאת. לאחר שדבר הצעות החוק פורסם בכלי התקשורת פנו אליי אין-ספור אזרחים נוספים, כולם תומכים בהצעת החוק, אבל מלינים על הגבלת הנוסח כפי שהוא מונח לפניכם כאן היום להצבעה. לצערי, ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה את הצעת החוק רק בכפוף להסכמת משרדי הממשלה השונים, ונכון להיום עדיין קיימת התנגדות של חלק מהמשרדים להתיר אכיפה של המשטרה בחניון פרטי. בהכנה להצעת החוק לקריאה השנייה והשלישית נעשה, חבר הכנסת מלכיאלי ואני, ככל שביכולתנו ונבחן בוועדת הכלכלה אם אפשר לכלול גם אכיפה במקומות פרטיים, על מנת לנסות ולתת מענה מיטבי וכולל לאזרחים. אני מצפה ממשרדי הממשלה שיתמכו בנוסח הרחב, שיאפשר טיפול מיטבי במצוקה הקיימת בשטחי ההפקר הקיימים. גברתי היושבת-ראש, בטיחות בדרכים היא דרך חיים, ועלינו כמחוקקים לאפשר לגורמי האכיפה למנוע סכנות תעבורתיות, ויש ביכולתם להציל חיים. תודה, גברתי. תודה, חבר הכנסת יעקב פרי. אנחנו עוברים לרשימת הדוברים. חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת, חבר הכנסת ישראל אייכלר,

חברת הכנסת תמר זנדברג, אינה נוכחת, חבר הכנסת מסעוד גנאים, אינו נוכח, חבר הכנסת מוסי רז, מוותר, חבר הכנסת יהודה גליק, אינו נוכח, חבר הכנסת זוהיר בהלול, מוותר, חברת הכנסת מיכל רוזין, מוותרת, חבר הכנסת נחמן שי, אינו נוכח, חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, אינה נוכחת, חבר הכנסת טלב אבו עראר, אינו נוכח, חבר הכנסת סעיד אלחרומי, אינו נוכח, חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח, חבר הכנסת איציק שמולי, מוותר, חברת הכנסת עליזה לביא, אינה נוכחת,

ג'מאל זחאלקה,

חברת הכנסת מירב בן ארי, מוותרת, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, מוותרת, חברת הכנסת יעל כהן-פארן, אינה נוכחת. חבר הכנסת מיקי לוי, כן, אדוני, בבקשה. עד שלוש דקות, אדוני, לרשותך.

גברתי היושבת בראש, חבריי חברי הכנסת, האמת היא שאני עולה לכאן בלב כבד, כמעט מיואש, אבל לא מרים ידיים. אני רוצה לנצל את הדקות שיש לי כדי לדבר על הגל העכור של הצעות חוק כנגד שומרי הסף וגורמי אכיפת החוק שאנו עדים להן בתקופה האחרונה. זה התחיל במשטרה, עבר לבג"ץ והגיע בימים אלה אפילו למבקר המדינה, ואם אתם חושבים שזה הסוף, תחשבו שוב, כולם על הכוונת של ראש הממשלה ושליחיו, כולל הפרקליטות והיועמ"ש. חוק אחד של מיקי זוהר קורא לאסור מעצר של אדם ללא עבר פלילי, חוץ מעבירות של אונס, רצח ושוד. ואני שואל: מה עם אדם שהיכה מישהו מכות נמרצות? מה עם אלימות במשפחה? מה אם הוא היכה אותו אבל לא הרג אותו? מה עם אדם שדרס בתאונת פגע וברח? מה עם עבירות שחיתות חמורות? אני לא יכול להמשיך כך, אני מבקש עוד דקות, או שיצאו החוצה. אתה צודק, אדוני. רבותיי, אנחנו שומעים פה ממש רעש. אין הרבה חברי כנסת כאן, וסתם אתם מעכבים את

חבר הכנסת בני בגין, זה מאוד מפריע לנו. דווקא לילד הכי טוב בכיתה את מעירה? תודה רבה, גברתי. נכון, אבל מה לעשות, הפעם תפסתי אותו.

מה עם אדם שדרס בתאונת פגע וברח? מה עם עבירות שחיתות חמורות? זהו חוק גרוע, לא הגיוני ולא מוסרי, שיאפשר לעבריינים להסתובב בחוץ. החוק הצרפתי של חבר הכנסת ביטן, ידידי, מבקש להפוך את משרד ראש הממשלה למקלט לעבריינים. הוא מנסה למנוע חקירות של ראש ממשלה מכהן. חוק אחר, של חבר הכנסת אמסלם, חוק ההמלצות, מבקש למנוע מהמשטרה לסכם חקירות, כדי למרוח את הזמן ולסתום למשטרה ולחוקרים את הפה. והיום יש תיקון לחוק, תוספת: נוספה פסקה שאומרת: אוי ואבוי לאותו עיתונאי שיגיע לידיו מידע, אוי ואבוי לו אם הוא יפרסם אותו. ומה עם זכות הציבור לדעת? ואתמול, הצעה בזויה, לא פחות מכך, נוספת, של חבר הכנסת סמוטריץ. וכאן אני חייב לתת לשר האוצר מלוא החופן מחמאות, חד-משמעית, על זה שהגיע בגפו לוועדת השרים לחקיקה ועצר בגופו את החוק הנורא הזה, ובכל הזדמנות אתמול נתתי לו בהחלט חיזוקים על מה שהוא עשה. החוק של סמוטריץ מבקש לסתום את הפה למבקר המדינה. זו השיטה שלכם? במקום לתקן את הליקויים, לפתור את הבעיות ולשפר אותן, אתם מבכרים לכסות, לטייח, להשתיק. ועוד לא דיברנו על יוזמות נוספות: העברת חשב המשטרה לאחריות המשרד לחקירות פנים,

אני כבר מסיים. וחוק ההסדרה, החלשת מערכת המשפט, שגם כאן אני מקווה ששר האוצר יעמוד בגופו ויבלום את זה. התקפה בזויה על שלטון החוק. הכול כדי להרתיע את גורמי אכיפת החוק, להחליש אותם, למלט את ראש הממשלה מחקירותיו ומאימת הדין. בושה וחרפה לאן הגענו.

תודה רבה לחבר הכנסת מיקי לוי. חבר הכנסת איל בן ראובן, אינו נוכח, חברת הכנסת נאוה בוקר, מוותרת, חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, אינו נוכח, חברת הכנסת ענת ברקו, אינה נוכחת. חבר הכנסת אמיר אוחנה, בבקשה,

עד שלוש דקות לרשותך, אדוני.

גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, שמעתי שחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן האשימה אותי בהסתה.

זו המשתייכת למפלגה שגינתה את ההחלטה של מדינות ערב להכריז על חיזבאללה כארגון טרור קוראת לי מסית. ובמה דברים אמורים? אתמול צייצה חברת הכנסת סלימאן שכל ניסיון לכפות הסכם בין ישראל לעם הפלסטיני, כלשונה, יעלה בהידרדרות והסלמה.

יביא להסלמה והידרדרות. תצטט נכון.

כל קורא סביר, הסתה, קורא את הדבר הזה, ומה הוא אומר? וואי וואי, אם אתם תעשו את זה אנחנו נראה לכם מה זה. כך הבינו את זה גם הקוראים אצלך בעמוד, אגב.

מה השבתי? ואני, מה השבתי לך? ואני משיב לך פה מעל דוכן הכנסת, ועל זה שאמרת הסתה אני גם אשקול לתבוע אותך תביעת דיבה, שמעת אותי?

מה השבתי? אמרתי לה: אני מבטיח לך חגיגית, ואני עושה זאת פה עכשיו, זה בדיוק, שהסבל שדיברת עליו לא יהיה פרופורציונלי. על כל דמעה ועל כל טיפה של דם שהעם שלך יסב הוא יקבל 100. את זה אני אומר לך. תזכרי טוב על מי את מאיימת, חנין זועבי wannabe, זה מה שכתבתי אתמול, זה מה שאני אומר כאן עכשיו, וזה מה שאני אחזור ואגיד. אבל את יודעת מה? לא רק שזה לא יישאר בגדר דיבורים, אוי ואבוי, אם את תמשיכי להסית כמו שעשית אתמול. אוי ואבוי. אני רק אומר את זה. שמעתם? אם יהיה הסדר שיתעלם מהקמת מדינה פלסטינית אתה מאיים? אתה מאיים? שמענו אותך.

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. שנייה, אדוני. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, את יודעת שבמצב כזה יש לך אפשרות להגיע לכאן ולבקש הודעה אישית. אז בבקשה. אז את מוזמנת לתת הודעה אישית ולהגיד למה התכוונת, מה שהקורא הסביר לא הבין, למה התכוונת, כל הזמן מנופף באצבע,

מה זה הדבר הזה?

הקורא הסביר הבין בדיוק שאת מאיימת. אגב, היו עוד חברי כנסת, לפחות אחד, נכון? שכך בדיוק הבין. אבל זאת השיטה שלהם, להביא את האיומים שלהם,

כשאנחנו מגיבים, לקרוא לזה הסתה. הם פחדנים. פחדנית, את מוזמנת לעלות לדבר. חבר הכנסת אמיר אוחנה,

למרות שהטון שלך היה קצת, לפי דעתי, גס יותר ממה שאנחנו רגילים פה במליאה. בהחלט, אם חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן תבקש, אני אתן לה אפשרות להביע דעה. חבר הכנסת מאיר כהן אינו נוכח, חברת הכנסת יעל גרמן, מוותרת, חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, מוותר. אנחנו אדוני הארץ.

אדוני הארץ. חבר הכנסת עיסאווי פריג', בבקשה, אדוני.

פעם ראשונה שאמרתי. הוא פשוט, חוזר בי.

עד שלוש דקות לרשותך. אני מבקשת מסיעת הליכוד להירגע קצת, למרות שזה לא כל הסיעה. חבר הכנסת אורן אסף חזן, אני מחכה עד שתהיה מוכן. כן, אדוני. גברתי היושבת-ראש, חברים, אני שמעתי את הדברים של חבר הכנסת אוחנה ולמען האמת הפסקתי להתפלא. אני שואל אתכם: תארו לעצמכם שהיה נופל חייזר, למה, חסר חייזרים בכנסת? על פני כדור הארץ, והיה רואה, באופן שיטתי, מתקפה על כל מוסדות השלטון במדינה: החל ביועץ המשפטי, בנשיא בית המשפט העליון, בנשיא המדינה, מפכ"ל, רמטכ"ל, כולם במתקפה. החייזר רואה אנרכיסטים. הוא שואל את עצמו, מי אלה? אנרכיסטים שתוקפים מוסדות מדינה. הוא נוחת ורואה מפלגת שלטון ש-40 שנה בשלטון כאילו עלתה בהפיכה צבאית ורוצה לשנות ולהחליף את כולם. כמו אביב ליכודניק, אביב הליכוד. זה המחזה שעכשיו ראינו כאן מיושב-ראש המסיתים של הבית הזה. אתם מתחרים ביניכם, חבורת חברי כנסת מהאביב של הליכוד העכשווי, מתחרים ביניכם מי יותר מסית ומי יותר שונא ערבים. חבר הכנסת אוחנה יורד ומקבל חיבוק של חבר הכנסת חזן עם צ'פחה על הכתף. חבר הכנסת מזוז ממשיך את הצ'פחה, עיסאווי, אותך לא חיבקתי?

אל תהיה צבוע,

המחזה הזה שאנחנו רואים זה שיא העליבות,

גם אותך חיבקתי. זה לא קורה הרבה, חברים, יש פתגם בערבית שאומר, ואני רוצה לתרגם את זה תקשיבו, חברים. את זה אני אומר גם כמסר לכבוד נשיא המדינה, שהוא נשיא המדינה שלי. מה אומר הפתגם הזה? אם הקללה שלי מגיעה ממתועב, משמע זאת תעודת הכבוד שלי. מתועבים, נמאסתם. תודה לחבר הכנסת עיסאווי פריג'. חברת הכנסת לאה פדידה, אינה נוכחת, חבר הכנסת חיליק בר, עיסאווי, גם אתה קיבלת ממני חיבוק, אדוני,

אתה יכול להמשיך.

פשוט בלבלתי בסדר, אז אתה יכול להמשיך. חבר הכנסת אורן אסף חזן, אתה עכשיו. בבקשה, אדוני. היושבת בראש, כנסת נכבדה,

אני לא רוצה להתייחס לשטויות שיצאו מפה מקרב חברי הכנסת שעלו פה לאחרונה, דווקא מהצד השמאלי. אני רק אגיד דבר אחד להוא שמיהר לברוח מהמליאה: גם אתה פעם קיבלת ממני חיבוק כשדיברת לעניין, וגם אתה יודע את האמת. בגלל זה כל פעם שאתה מחייך מעל הדוכן כשאתה מדבר, זה רק כי אתה יודע שגם אתה לא מאמין לדברים. אתה נבוך לתקוף את המדינה,

אתה צריך לסדר לעצמך עבודה בפעם הבאה,

אז חלאס עם ההצגות שלכם. רבותיי, אני מניח לרגע בצד את העניין של נשיא המדינה, אני מניח לרגע בצד את עניין אלאור אזריה, ברגעים אלה ממש אני מגיש הצעת חוק וקורא לכולכם להצטרף אליי כדי שנוביל לחנינה. אני רוצה להתעסק בדבר אחר. עניין המסתננים, רבותיי.